הנני מתכבד להודיעכם, כי הונחו היום על שולחן הכנסת, לקריאה ראשונה,

הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס' 118)

התש"ע 2009, של חבר הכנסת דב חנין וקבוצת חברי הכנסת, הצעת חוק זכויות הסטודנט (תיקון מס' 2) (יום הסטודנט הלאומי),

מסקנות ועדת הכספים בעקבות דיון מהיר בנושא: מאבק במחירי הדיור, של חבר הכנסת כרמל שאמה.

למזכיר הכנסת. אנחנו פותחים בהצעות האי-אמון שהגישו סיעות שונות בממשלה, והראשונה שבהן היא של סיעת קדימה: מדיניותה המבולבלת של ממשלת נתניהו. יציג את הנושא חבר הכנסת יוחנן פלסנר. כבוד שר החקלאות, אדוני משיב? חבר הכנסת פלסנר, אתה יכול להתחיל לדבר עד אשר יגיע השר. יש פה שר. יש שר רק הוא לא משיב. יש שר אחד בממשלה. הוא לא משיב, יש כאן בעיה. אני מזמין אותך לעלות אם אתה רוצה, אתה יכול להתחיל לדבר, הזמן לא ייספר לך עד שיבוא השר המשיב או עד שיודיעו לי שהשר שמחון ישיב בשם הממשלה. אדוני ישיב בשם הממשלה? אלא אם יבוא שר אחר, אין לי שום בעיה. בתום דבריו אדוני ישיב. אם אין לך בעיה, אין לי שום בעיה.

אין לך מה להגיד, תן לו מייד להשיב. אדוני היושב-ראש, אדוני השר, חברי חברי הכנסת, חברים יקרים, אנחנו יכולים כבר להסתכל על הממשלה הזו עם קצת פרספקטיבה, בכל זאת עבר מושב אחד, ראינו את ראש הממשלה שבא לסיבוב שני, לניסיון נוסף, אחרי הקדנציה הכושלת של שנות ה-90, וחשבנו, חלקנו נגיד אולי לתומנו, חשבנו שהוא למד משהו. מה אנחנו מגלים, ועל כן הצעת האי-אמון הזו, אנחנו מגלים, אדוני היושב-ראש, שראש הממשלה משחק "בונקר", אם להשתמש בשפת הכדורגל. ראש הממשלה משחק "בונקר" כי הוא החליט שבכל תחום משמעותי, בכל תחום יסודי, מספיק לו תיקו?

מספיק לו להעיף את הכדורים ליציע. הוא מעדיף שלא להחליט. נדרשת החלטה בנושא, הנה נמצא כאן שר החקלאות. יש בעיות קשות לפריפריה, בעיות קשות לשלטון המקומי, השלטון המקומי היום על סף קריסה, עשרות רשויות מקומיות בפריפריה ולא רק בפריפריה נמצאות במצב של תת-קריסה. מה עושה ראש הממשלה?

למה הוא לא מחליט? כי הוא לא מוכן לשלם שום מחיר פוליטי. זה ראש הממשלה שבחרנו למדינת ישראל, זו המסקנה שלו מהקדנציה הקודמת. שלום, אדוני השר, אני מבין שיש לך תשובות.

אדוני היושב-ראש, של ראש הממשלה מהכישלונות הפוליטיים שלו בעבר היא, שהאסטרטגיה הטובה ביותר שלו היא לא להחליט בשום נושא יסודי ובעל משמעות שדורש מאמץ, שדורש מאמץ מערכתי, שדורש לשלם מחירים פוליטיים. הוא לא מוכן לשלם אף מחיר פוליטי, הוא רק מוכן לשלם עם הנכסים הציבוריים שלנו. אנחנו משלמים והוא משחק "בונקר". אנחנו משלמים והוא בועט ליציע. דיברנו על השלטון המקומי הקורס, דיברנו על 300,000 ישראלים שלא יכולים לבצע פעולה פשוטה שנקראת לבוא בברית הנישואים, לבוא בברית זוגיות כלשהי שמחברת ביניהם, 300,000 ישראלים שאין להם שום אלטרנטיבה אחרת. הנושא עלה על סדר-היום הלאומי, דיבר על כך אפילו ראש הממשלה. אבל מה הוא עושה? מקים ועדה שלכאורה עוד 15 חודשים, בינתיים אולי קצת פחות, אמורה לתת את הפתרון, וכבר אנחנו בחדרי חדרים שומעים מחברים בקואליציה שלא יקרה שום דבר גם בנושא הזה. אז ה-300,000 האלה יכולים לשכוח מהממשלה שתטפל בעניינם. אנשי השלטון המקומי, שחלקם התארחו היום בסיעת קדימה, ראש המועצה המקומית של חצור-הגלילית, מועצה שנמצאת בסכנת קריסה, ראש העיר, חברים, ראש הממשלה לא מתעניין. זה לא מעניין, הוא לא מוכן לשלם מחיר פוליטי. המסקנה שלו מהקדנציה הקודמת היא שהמטרה העיקרית שלו היא לא לשלם, לא להחליט, רק לשרוד. עם איזה עוד בעיות יסודיות מדינת ישראל מתמודדת? כמובן, הבעיה של חוסר היציבות וחוסר המשילות. כל מי שנמצא בבניין הזה וגם רבים בציבור מבינים שהמערכת הציבורית הישראלית היום נמצאת במשבר קשה. גם מר נתניהו מבין את זה, אדוני היושב-ראש, גם אתה מבין את זה. האם מר נתניהו מתכוון לשלם ולו קמצוץ מההון הפוליטי שיש לו כדי לנסות לקדם יותר יציבות, יותר משילות? התשובה היא: בוודאי שלא. ראש הממשלה נתניהו מתעניין רק בדבר אחד: באורך הקדנציה שלו עצמו, במחירים הפוליטיים שהוא צריך לשלם לשותפים שלו, במחירים הפוליטיים שהוא צריך לשלם לשותפים בכוח שלו, זה הדבר היחיד שמעניין אותו. הוא לא רוצה לשנות את השיטה, הוא לא רוצה לפתור את בעיית ברית הזוגיות, הוא לא רוצה לפתור את בעיית השלטון המקומי, הוא לא רוצה לפתור את בעיית הקרקעות ובעיית הבדואים בדרום המדינה, דרום המדינה היום במשבר קשה מאוד. היתה ועדת-גולדברג, היא באה עם המלצות. מה עשתה מאז הממשלה?

השירות האזרחי במשבר קשה. דיברו על שירות אזרחי, דיברו על הצורך לשרת. התפטר ראש השירות האזרחי הנוכחי עם כניסת הממשלה הזאת.

כי הוא הבין את מה שאנחנו מבינים היום: לממשלה אין שום כוונה אמיתית לקדם את השירות האזרחי. האם מונה ראש שירות אזרחי חדש? ודאי שלא. ועדת האיתור טרם מונתה. האם זה ראש ממשלה רציני, חברים? האם הוא מנסה להתמודד עם בעיות היסוד של החברה הישראלית?

זו התשובה שלי. ראש הממשלה משחק "בונקר", ראש הממשלה לא מחליט, ראש הממשלה מעיף את הכדור ליציע, ומה לעשות, לנו אין זמן ספייר, למדינת ישראל אין זמן ספייר, אדוני היושב-ראש. אנחנו לא יכולים להרשות לעצמנו שקדנציה שלמה תלך לאיבוד בגלל שיש כאן ראש ממשלה שהסיק מסקנה מהקדנציה הקודמת שלו, שהדבר הכי טוב שהוא יכול לעשות זה לשלם מחירים פוליטיים ולא לעשות כלום. זה על חשבונו, אם הוא יאמר לי לשמור אני לא אתן לך. מכיוון שחבר הכנסת נחמן שי שאל שאלה ראויה, אני אגיב. אדוני חבר הכנסת, ראש הממשלה משחק על חשבוננו ומשחק על חשבון הציבור, גם בזמן הפציעות, ולנו אין זמן ספייר, אין לנו את זמן הספייר, אין לנו את זמן הספייר לא של המשחק ולא של זמן הפציעות.

אדוני היושב-ראש, אנחנו צריכים להביא לסוף כהונתה של הממשלה הזאת במתכונת הנוכחית, כי הממשלה הזאת מועלת באמון שלה כלפי הציבור הישראלי.

אם אתם רוצים להבין איזה סוג מנהיגות כן מקיים ראש הממשלה, הרי זו לא מנהיגות שמחליטה, הוא למד שעדיף לא להחליט. דרך אגב, זה אולי טוב להווה, זה לא טוב להיסטוריה. לא להחליט, זה טוב לעבור את המחר, טוב לעבור את מחרתיים, השר ארדן, השאלה איך יזכרו אותו. יזכרו אותו בתור ראש ממשלה שקידם משהו?

וכמובן שבכוונת מכוון לא התייחסתי בכלל לנושא המדיני, שבנושא הזה אנחנו מביעים את הביקורת על הממשלה שלנו בצורה שיטתית ומעל בימות רבות, כולל הבימה הזאת.

איזה מנהיגות אנחנו כן מגלים? זו מנהיגות לפי משב הרוח. כל בוקר, אדוני ראש הממשלה, אתה קם, בודק לאן נושבת הרוח, ולפי זה אתה מקבל את ההחלטות. בודק לאן נושבת הרוח, בנושא המע"מ, כפי שראינו, קיבלת החלטה אחת נחרצת ואחר כך ידעת לשנות את דעתך. במהלך מערכת הבחירות קיבלת החלטה בנושא השלום הכלכלי ושכנעת אותנו באמת, עם יכולת רטורית מרשימה מאוד, ואחר כך חזרת בך, אדוני ראש הממשלה, והיום אנחנו בכלל מדברים על המשא-ומתן הנמשך והנגרר כמו מסטיק מול האמריקנים, כשאף אחד כבר לא מבין לאיזה כיוון אתה מוביל בעניין המדיני. בנושא דוח גולדסטון, נושא חשוב, נושא לאומי, כמה עמדות הבעת? קמת בוקר אחד והחלטת שתהיה ועדת בדיקה. קמת בוקר אחר והחלטת שלא תהיה, באותו בוקר ארבע החלטות. כנראה שבאותו בוקר התעוררת בפעם הרביעית וכבר החלטת שתהיה מעין ועדת אגרגציה שתרכז מסמכים, מעין מזכירות ממשלה שתרכז מסמכים ותכין מסמך מחודש, וזה יהיה המענה הציוני לבעיה של דוח גולדסטון.

מנהיגות לפי משב הרוח היא לא המנהיגות שהמדינה הציונית צריכה. מנהיגות יוזמת, זו המנהיגות שאנחנו צריכים, אדוני היושב-ראש, מנהיגות שלא פוחדת להסתכל על הבעיות, על זרמי העומק, על הדברים המשמעותיים ביותר, שמשתמשת במשאב הזה שיש לה, תשומת הלב הציבורית, הזמן שנמצאים פה בכנסת וסביב שולחן הממשלה, ובאמת נוגעים בהכרעות האמיתיות. ועכשיו, מה עומד בפניך, אדוני ראש הממשלה? אדוני היושב-ראש, עומד בפני ראש הממשלה נושא מס הבצורת. אנחנו כבר יודעים מה יחליט ראש הממשלה. הרי ראש הממשלה, בסגנון המנהיגות שלו, מנהיגות לפי משב הרוח, יסתכל ויבין שעוד פעם הפקידות הוציאה מתחת ידיה יוזמה לא מבושלת, יוזמה לא רצינית, ואתה עוד פעם תחזור בך. אדוני ראש הממשלה,

זו לא ממשלה שראויה לאמון הציבור.

הציבור הישראלי, ראויים למנהיגות יותר רצינית. אנחנו מצפים לזה ממך, תסיק את המסקנות העיקריות, לא איך שורדים, אלא איך משנים. לא איך משחקים "בונקר", אלא איך מנצחים את המשחק. תודה רבה, אדוני היושב-ראש. אני חושב שהמסקנה ברורה, אנחנו צריכים להביע אי-אמון בממשלה, ומה שיותר מהר. תודה רבה לחבר הכנסת פלסנר שעמד בעשר הדקות. שתי הדקות הנוספות היו עד שהשר הגיע.

האם אדוני רוצה להשיב או שישיב על שתי ההצעות יחד? אני אשיב.

לי שעל הצעת האי-אמון השנייה ישיב שר השיכון.

כיוון שאתה מבין דגול בכדורגל ודיברו פה הרבה על "לשחק בונקר", אז אולי תישאר כיועץ מומחה של הסיעה בנושא. לפני עשר שנים עמדו והתחננו לקבל ממני הזמנות לכדורגל. נכון, אלה שמינו אותך לשם. באלה אני מבין.

ראש הממשלה הנוכחי לכן מינה אותך ליושב-ראש הטוטו. יש לי הצעה לסדר: אולי כאשר נציג הממשלה מדבר אז האופוזיציה לא תהיה באולם, כמו שהקואליציה לא נמצאת באולם, זה קורה באופן טבעי. יושבת-ראש האופוזיציה מעולם, מאז כינונה של הממשלה הזאת, לא ישבה כאן כשהממשלה השיבה. כנראה שלא מעניינת אותה התשובה. אין פה שום עניין לקבל תשובה. ברשותך, כבוד השר, אני רוצה רק לומר לך שאני ישבתי כאן כל הזמן כשהייתי חבר כנסת מהמניין. באופוזיציה.

כשהיינו קואליציה, תפקידו של חבר הכנסת, בין השאר, הוא להיות במליאה, על מנת להגיב, על מנת לומר. כמו שאתה יודע, גם אני יושב פה לא מעט. אני יודע, אני לא בא אליך בטענות. אין לי יכולת, ואין יכולת לאף אחד מיושבי-ראש הכנסת, לחייב את החברים, אלא אם כן אנחנו נקבע מצב שבו חבר הכנסת חייב להישאר במליאה. חבר הכנסת חייב לבוא לבניין, הוא לא חייב לשבת במליאה. אני חושב שייתכן מאוד שאם אחד מכם יבקש לשנות את התקנון, ייתכן מאוד שהדיון הוא ראוי, אבל אתה לא יכול לבוא בטענות כי פעם זה פה ופעם זה שם. מה שאני יכול לומר, שבדרך כלל, באיחורים קלים ביותר, הממשלה יושבת פה עכשיו. אבל תראה, פה ממש ריק. אפילו כשאנחנו היינו הקואליציה זה לא היה. אני לא חושב. כשהיה בפעם שעברה ריק בצד ההוא אמרתי לחברי שישבו על ידי שזה עניין של זמן שהצדדים יתחלפו. זו אמירה חשובה מאוד, אדוני היושב-ראש. דרך אגב, אמרתי את זה לשר והוא לא האמין. גם עכשיו אני אומרת, לא אמרתי עכשיו, אמרתי אז. אדוני, גם אני לחשתי לחברת הכנסת סולודקין שזה זמני ואנחנו או שתצדק או שלא. יש לו 50% לפחות. מרגע זה, כבוד השר. היה ראוי שיהיו גם יותר חברי כנסת מהקואליציה. זה הדבר היחיד שאנחנו מסכימים עליו. לזכותך ייאמר שלפחות בנושאים שאתה היית מופקד עליהם מטעם סיעתך,

אני צריך לציין את חבר הכנסת בוים, את חבר הכנסת בילסקי, את חבר הכנסת פלסנר. בבקשה, אדוני. חשוב לי לומר שאני מעריך מאוד את חבר הכנסת פלסנר ואת כישוריו. ניסיתי לשבת פה ולהקשיב לדבריו, לא רק לשמוע אותם, אלא גם להקשיב ולנסות לרדת לעומקם, ככל שהעומק הזה של הטיעונים קיים, כדי לנסות להשתכנע בנפש חפצה מהטיעונים. אני חייב לומר שגם השבוע לא הצלחתי להבין מדוע לטענתכם יש להביע אי-אמון בממשלה. אמר חבר הכנסת פלסנר שראש הממשלה יש לו עניין רב לגרום לכך שהקדנציה הזאת תהיה ארוכה ככל שניתן.

אכן, ראש הממשלה, כמונו, מאוד מעוניין שהקדנציה הזאת תארך כמה שיותר. דרך אגב, הייתי מפנה אותך, כהרגלי, לבלוג של יושבת-ראש האופוזיציה טרם הבחירות ולראיונות רבים שהיא נתנה, ובהם היא הסבירה לעם ישראל השוכן בציון שמשך הקדנציה ויציבותה של הממשלה זה האיום האסטרטגי, אחד הגדולים ביותר, המיידיים, על מדינת ישראל, כיוון שהאיומים הפוליטיים וחוסר היציבות הם אלה שגורמים לעתים לקבל החלטות על בסיס הטווח הקצר, דבר שבוודאי לא היית רוצה שכך אנחנו נפעל. אבל יושבים על כיסא כדי לקדם משהו.

ממשלת עם ישראל, כמה שיותר,

כדי שנוכל, על חשבון מה? זאת שאלה אחרת, אבל הוא דיבר קודם כול על אורך הקדנציה. אורך הקדנציה הוא בוודאי עיקרון חיובי שהעם מאוד מעוניין,

כשזו המטרה היחידה, עכשיו לגבי המחיר, חבר הכנסת פלסנר, כשהיית על הבמה הבהרת את זה בצורה, אבל הוא

השר שמחון מייד עדכן אותי וגם הדוברת שלי במסרונים. אני מוכרח לומר לך שהוא אומנם הפסיד את חלקו הראשון, אבל אתה טרחת לחזור על מה שאמרת בחלק הראשון.

המוטיב שאכן חזרת עליו פעמים מספר, אמרת שהמחיר העיקרי, כמובן שאני מניח שיש לך עוד מחירים שתוכל לפרט, אבל המחיר שבו התמקדת הוא שראש הממשלה מסרב לשלם מחירים פוליטיים ומשחק "בונקר". קודם כול, אני אומר לך שהתחלפה ממשלה, ובשונה מהממשלה הקודמת אנחנו לא משווים את ניהול ענייני המדינה למשחק כדורגל. לא משווים.

אם אתה מתעקש להשוות את זה לכדורגל, לפחות כשמשחקים "בונקר" לא מפסידים. אז יש בזה יתרון. לדוגמה, כשאתה לא משחק "בונקר" לא בטוח, ואתה מפקיר את העורף, בין אם זה בצפון ובין אם זה בדרום, אתה עלול אחר כך לחטוף 8,000 טילים או אלפי טילים בצפון. לכן לפעמים דווקא לשחק נועז יותר יכול לגרום לנזק הרבה יותר גדול מאשר לשחק "בונקר".

חבל שחבר הכנסת בר-און עזב, יכול להיות שיכול היה לתת לסיעת קדימה קצת הרחבה בנושא הזה מניסיונו בעניין. היו שומרים את הכדורים ליציע, זה לא היה, חלוץ מטרה.

בכל מקרה, אני יכול להבין את התסכול השבועי המעודכן של האופוזיציה, כי זה באמת לא נעים. קרה דבר נורא. פתאום, כל תרחישי הבלהות של יועצים שלכם או של יושבת-ראש האופוזיציה על התמוטטות היחסים, ואני כמובן לא מניח שאתם רוצים שחס וחלילה היחסים עם ארצות-הברית יתמוטטו, הרי אתם פטריוטים טובים כמונו וכמו כל מי שיושב פה בבית, אבל אתם העליתם תחזיות מתוך דאגה כנה לעומק היחסים האסטרטגיים בינינו לבין ארצות-הברית, ואתה תיארת שראש הממשלה לא מוכן לשלם שום מחיר פוליטי ובועט כדורים ליציע וכל התיאורים הזולים שלכם תמיד מתוך הסתכלות מאוד מבזה על תפקידו של ראש הממשלה, אז הוא שילם את המחיר,

אני לא יועץ של סיעת קדימה בתפקידה. אבל הנה באה מזכירת המדינה של ארצות-הברית, ואף אחד לא יכול לחלוק לא על ניסיונה המדיני ולא על כנות כוונותיה, ולא שאני אגיד שאני מאושר לגמרי מהתיאור שהיא תיארה את עמדותיו של ראש הממשלה, אבל סותרת את כל מה שאתה אמרת. הרי אתה בא היום משמאל ואומר: ראש הממשלה לא מוכן לקחת שום סיכון פוליטי, בועט כדורים ליציע, לא מוכן לסכן את שרידותו, עושה הכול כדי להאריך את הקדנציה. טוב, אז מילא, אני אבוא ואעיד עליו, הוא יודע שאתם לא תדברו, אדוני השר. אבל באה מזכירת המדינה של ארצות-הברית ואומרת, אדוני השר, הוא יודע שאתם לא תדברו, אתם ממלאים את פיכם מים.

מנסים לתקוף אותנו, הפלסטינים דורשים היום דרישות כתנאי סף למשא-ומתן שהם מעולם לא דרשו מאז שהתחילו אי-פעם המגעים אתם. אז באמת, ואתם, שתיקת הכבשים, גלעד? קצת, קצת קרדיט לציבור. אתם, שתיקת הכבשים? אני דווקא שמעתי, איפה אתם?

אפשר לקרוא קריאות ביניים, אי-אפשר לנאום במקומו. חבר הכנסת פלסנר נאם. אני אשאל את השר אם הוא מסכים.

רוצה לקלקל לשר ארדן. מזכירת המדינה אמרה דברים הפוכים,

ההתנחלויות לא מספיק. תודה רבה. השר שמע את ההערות.

קודם כול, אחד-אחד ולא כולם יחד, ולתת אפשרות לשר לענות לכם. הוא לא מוגבל בזמן. השר שמחון בעד ההתנחלויות כי הוא בעד לשבת בממשלה, זה בסדר. אין בעיה. לצערי הרב, ההשפעה של השר שמחון וחבריו היא בינתיים קצת יותר גדולה משלנו, אני חשבתי שתפקידו של השר היום להרגיע אותי אחרי מה ששמענו משרת החוץ האמריקנית. אתם מפריעים לו להרגיע אותי, אותי ואת עצמו. חברת הכנסת אברהם, אני רוצה להזכיר לך, כי את עשית את התפקיד הזה, שאני לא עונה כאן בשם עמדותי הפרטיות, אני עונה כאן בשם הממשלה. אבל גם לעתים נדרשתי והבעתי את עמדתי בניגוד לממשלה כאשר יאמר את זה יושב-ראש הכנסת. הוא עונה בשם הממשלה. הוא יכול לבקש בשם הסיעה לדבר מה שהוא רוצה. הוא עונה בשם הממשלה. כל אחד יעשה את זה כפי שהוא מבין, ואת יודעת שבאמת יש לי כבוד רב לך ולדרך שבה עשית את התפקיד, אבל אני רואה את עצמי כאן כמייצג את עמדת הממשלה, לא את עמדתי הפרטית, ואת עמדתי הפרטית אני מביע בהזדמנויות שניתנות לי, וניתנות. אבל בכל מקרה, באה מזכירת המדינה,

ומציגה באופן חד-משמעי, שלא ניתן לפרש אותו בשום דרך אחרת, ואומרת: ראש הממשלה מנסה כמיטב יכולתו לקדם תהליך מדיני ולהתניע משא-ומתן, והצד השני, הצד הפלסטיני, מערים היום קשיים, לא חשוב אם זה בגלל הבחירות המתקרבות שם או כל שיקול אחר, אבל הצד הפלסטיני מערים קשיים, דרישות שלא נדרשו בעבר.

אני שוב פעם מנסה להזכיר לכם כל שבוע, אני כנראה לא המסבירן הכי טוב בעולם, אבל אני לא מתייאש ואני אמשיך לנסות כל שבוע, ולנסות גם לבקש את עצתכם, כי באמת סך הכול מי שהוביל את המשא-ומתן בשנים האחרונות היה יושבת-ראש האופוזיציה, שעשתה את זה בשם ראש הממשלה אולמרט. היו לה המון פגישות עם אבו מאזן, עם אבו עלא, ובחדרים, במלונות ירושלמיים הוצעו הצעות, ויתורים כאלה ואחרים, ואבו מאזן התייחס גם לאחרונה, גם לפני הבחירות, ואמר שהוא לא מכחיש את העובדה שהוצעו לו הצעות מרחיקות לכת והוא סירב לקבלן. אז כמי שהובילו את המשא-ומתן בשנים האחרונות ולא הצליחו להביא להסכם שלום,

אני לא מאשים אתכם כי אני יודע היטב מה שכמעט כל עם ישראל יודע, שהבעיה קודם כול נעוצה בסרבנות של הנהגת הרשות הפלסטינית וגם של חלק מהעם הפלסטיני להכיר בזכותם של היהודים למדינת לאום משלהם, אני הייתי מצפה, לפחות בשם ההגינות, גם שקולכם יישמע ברמה ותגידו לנו מה לדעתכם צריך להציע לפלסטינים כדי שיהיה כאן הסכם שלום. הרי כל הזמן להשתמש באותן ססמאות,

ההצעות שלכם, תאמין לי שאני יודע מה ההצעות, זה בסדר. את ההצעות שלהם, כמי שהובילו כאן את המדינה בשנים האחרונות, הייתי מצפה, בשם הכנות לפחות, שהציבור יבין שאתם לא מנסים שוב לאחז את עיניו כמו בדרך כלל ולמכור לו מקסמי שווא, אלא להגיד לו: לדעתנו, נוסחת לבני להגעה להסכם שלום אומרת ויתור כזה או אחר בזכות השיבה, ריבונות במתחם הר-הבית ובמקומות הקדושים, או ריבונות משותפת, או כל נוסחה שאתם חושבים שעדיין לא הוצעה לפלסטינים ויכולה להביא היום הסכם שלום. לפחות שהעם ידע מהן עמדותיכם, כי למכור לו שוב ושוב את אותם מקסמי שווא שלא עבדו בעבר, אני חושב ששוב מדובר בעלבון לאינטליגנציה של הציבור, והרי אני לא מאמין שאתם חושבים שהציבור איננו אינטליגנט. אני חושב שכל מי שעוקב אחר ההתנהלות של הממשלה בשבעת החודשים האחרונים, רואה שלא רק שלא מדובר בקיפאון אלא שמדובר פה בהמון המון יוזמות כלכליות, חברתיות, מדיניות, שנועדו לשנות את איכות החיים של אזרחי המדינה, ולא מסתכלים לא על שיקולים פוליטיים אלא אך ורק על טובתו של האזרח.

מחקיקתו של חוק שיאפשר תקציב דו-שנתי ותכנון לטווח ארוך, ולא לעשות את הסאגה הפוליטית שמעודדת סחטנות מדי שנה בשנה,

בעזרת השם, לא רוצה לעשות עין הרע, אני חושב שהתוצאות של המשק בחודשים האחרונים, אני חושב שזאת היתה צריכה להיות סיבה למסיבה גם באופוזיציה, הרי כולנו חלק מאותה מדינה ורוצים את טובתם של אותם אזרחים. מה לעשות שהתוצאות הכלכליות בינתיים הולכות ומשתפרות והמדיניות הכלכלית של הממשלה זוכה לשבחים לא מפוליטיקאים אלא מגופים כלכליים בכל רחבי העולם. ראש הממשלה מקדם כמיטב יכולתו רפורמות, הן בתחום התחבורה, הן בתחום התכנון והבנייה והן במגוון תחומים נוספים, כדי לשנות דברים שלא שונו כאן עשרות בשנים. אנחנו לא מתכוונים להשאיר דבר אחד מתחת לבלטות, אלא אנחנו נוציא הכול וננסה לשפר את התהליכים הביורוקרטיים שהקשו בעשרות השנים האחרונות על פיתוח של הרבה מאוד נושאים במדינה. ולכן, ומכל השיקולים שהזכרתי לעיל, אני סבור שצריך לדחות את הצעות האי-אמון.

חבר הכנסת עפו אגבאריה, בכל מקרה גם אם ניסוג, מאום-אל-פחם לעולם לא ניסוג, אני יכול להבטיח לך. תודה. אנחנו נילחם על זה, חבר הכנסת עפו אגבאריה. אתה יוצר משבר בקואליציה, אדוני היושב-ראש. אדוני היושב-ראש, אני מציע שלא תתחייב. אני לא מחויב לממשלה, אני אומר את דעתי. לא נוותר על אום-אל-פחם. אני מתחייב. גם אדוני תומך בעמדתי?

אני תומך, אני הבעתי רק את עמדתי, לא את עמדת הממשלה.

בטוח, מה זה.

אני אמרתי, לא פירטתי את הגבולות אבל אמרתי: אנחנו מאום-אל-פחם לא ניסוג. אתה הייתי אתי, חבר הכנסת אורי אורבך, היינו שם, הצהרנו את ההצהרה הזאת שם, שלעולם לא נוותר על אום-אל-פחם. היא עיר ואם בישראל, אמרתי. רבותי, אני קורא לחבר הכנסת ג'מאל זחאלקה לבוא ולנמק את הצעת האי-אמון,

חבר הכנסת זחאלקה, שר השיכון איננו כאן, אז אתה יכול להתחיל לדבר שלא על חשבון הזמן

אלא אם כן יאמר לי השר המקשר, שהוא גם השר להגנת הסביבה, האם הוא יענה במקום שר השיכון.

אז אתה יכול להתחיל לדבר, אני לא סופר לך את הזמן עד ששר השיכון ייכנס. אם אתה רוצה להפסיק ולחכות עד שהוא יבוא, אני אכריז על הפסקה. אני מעדיף שנכריז על הפסקה. בבקשה, אדוני. רבותי חברי הכנסת, הואיל ואין שר משיב נוכח באולם, נמצא פה השר התורן והשר המקשר, אבל מי שהיה צריך להשיב זה שר השיכון,

מכריז על הפסקה לעשר דקות. תודה רבה. הפסקה.

16:30 ונתחדשה בשעה 16:38.)

רבותי חברי הכנסת, אני מתכבד לחדש את הישיבה. אני מזמין את חבר הכנסת ג'מאל זחאלקה לבוא ולנמק את הצעת האי-אמון של סיעות בל"ד, רע"ם-תע"ל וחד"ש להביע אי-אמון בממשלה בנושא: מדיניות ייהוד ירושלים המזרחית. ישיב השר המתאם בשם הממשלה. כבוד היושב-ראש, רבותי וגבירותי חברי הכנסת, נייר הלקמוס של הכוונות הפוליטיות של ממשלת ישראל באשר להסדר פוליטי הוא מה שהיא עושה ומה שהיא אומרת בקשר לירושלים, אחת הערים החשובות ביותר והמוכרות ביותר בכל העולם. ירושלים המזרחית על-פי הדין הבין-לאומי היא שטח כבוש. לא החוק הישראלי הוא הקובע, הוא שצריך לקבוע מה שקורה בירושלים, אלא הדין הבין-לאומי. אנחנו רואים מצב שבו יש הפרה סיטונאית של החוק הבין-לאומי בכל מה שקורה בירושלים המזרחית. אזרח שעובר על החוק נקרא עבריין. מדינה שעוברת על החוק הבין-לאומי היא עבריינית. הגיע הזמן שיהיה דוח גולדסטון, חקירה בין-לאומית על מה שקורה בירושלים המזרחית, על מה שעשו ממשלות ישראל ועושה הממשלה הנוכחית.

להסכים. הוא התאהב, על מה שעושה הממשלה הנוכחית, כמעט איפה שתשים את האצבע שלך בכל תחום, בכל מקום, ישנה הפרה בוטה ומתמשכת וזדונית, מקבלים שירותי בריאות יותר טובים. וכוונה תחילה מוותרים עליהם.

ראאד יחד, לא להפריע, חבר הכנסת בוים. הלך העורב אצל הזרזיר, חבר הכנסת בוים, הוא מביע את דעתו, לא את דעתך. קרוב לוודאי גם שלא את דעתי. בירושלים חיים כיום 260,000 פלסטינים. ישראל בנתה התנחלויות בירושלים. זה לא שכונות, אלה הן התנחלויות. ואני אומר לכם שביום מן הימים יכול להיות הסדר, וכל מי שקונה בית במזרח העיר שם את כספו על קרן הצבי, כי לכל ממשלה ישראלית שתבוא לא יהיה כסף לשלם פיצויים. ואני קורא לציבור היהודי לא להתנחל בירושלים. אין הבדל בין התנחלות בירושלים לבין התנחלות אחרת, כל התנחלות, בין מאחז, שקוראים להם אנשים הזויים, לבין בנייה והתנחלות בתוך ירושלים המזרחית. מה לגבי ההתנחלות בפתח-תקווה? אני קורא לציבור היהודי לא לשים מכשולים. מגורים בהתנחלויות בירושלים הם מכשול לשלום, מכשול להסדר עתידי, ועל כן כל מי שרוצה שלום, כל מי שרוצה הסדר, כל מי שרוצה חיים, כל מי שלא רוצה מלחמה, בבקשה שלא יעשה זאת. אתה מאיים? מי שלא רוצה מלחמה, אתה שומע? מה, אתה קורא פה למרי אזרחי?

חברת הכנסת רוחמה אברהם, הוא אומר את דעתו. אבל מה זה, אדוני היושב-ראש?

הכבוד שהוא אומר את דעתו,

הדברים האלה כדי שיבינו אנשים על מה מדובר. כדי שיבינו על מה שמדובר. יש כאלה שמשלים את עצמם. תשמעו את חבר הכנסת זחאלקה. הוא אומר דברים, כדרבונות. כבוד היושב-ראש, אם מישהו משלה את עצמו שהפלסטינים ביום מן הימים יוותרו על ירושלים המזרחית, הוא זורע אשליות, הוא פשוט משקר. אני מודיע לכם: הפלסטינים לא יוותרו על ירושלים המזרחית. פלסטין בלי ירושלים היא כמו גוף ללא נשמה. כמו גוף ללא נשמה. כתוב בקוראן?

ממשלת ישראל מנסה במשך עשרות השנים האחרונות, הממשלות כולן, לייהד את מזרח-ירושלים. אם ניקח רק את עניין הריסת הבתים ובניית ההתנחלויות. טוענים שזו בנייה בלתי חוקית. מה זה חוקי פה?

אנחנו לא מכירים בהחלת החוק הישראלי על ירושלים המזרחית. לקבל קצבאות מהביטוח הלאומי אתם כן מכירים? זה בסדר? למה את כל כך צעקנית?

אתה צריך להכיר בזכויות וגם בחובות.

אני מציב לך עובדות, תבואי ותגידי. את מתקוממת נגד כל אומות העולם, נגד החוק הבין-לאומי. מי שתומך בהריסת בתים בירושלים, תומך בעבריינות, תומך בפשעי מלחמה. ולקבל את כל השירותים ממדינת ישראל

תשמעי, אולי תלמדי משהו. אני אקח את הדוגמה הזאת: מדברים על הריסת בתים בירושלים, זה לא חוקי, בתים לא חוקיים, בנייה בלתי חוקית. על-פי כל דין בין-לאומי אסור לכוח כובש להרוס בתים. זה מוגדר בחוק הבין-לאומי כפשע מלחמה להרוס בתים בשטח כבוש. מי לא חוקי פה? מי העבריין כאן? העבריין הוא שהורס, לא זה שבונה. בחוק הבין-לאומי כתוב שמותר לבנות באופן לא חוקי כי המושל הצבאי הוא גם, אני לא מדבר כרגע על הריבונות. הרי אם הורסים בית שהוקם באופן לא חוקי, וזה לא היה בית שהיה קיים שם מזמן מה שאתה קורא הכיבוש, אלא בניין שהוקם בניגוד לחוק. ההגבלות נעשות על-פי חוק שהחוק הבין-לאומי לא מכיר בו. שמותר לבנות, לא מכיר בו. החלת הריבונות הישראלית, לא, לא החלה. כתוב בחוק הבין-לאומי שכאשר יש כיבוש, מה שאתה קורא, המושל הצבאי הוא האחראי. עכשיו, הוא נותן רשיונות בנייה. נגיד שבא אדם שהוא נמצא בשטח ובונה באופן לא חוקי, האם אי-אפשר למצות אתו את הדין?

זאת אומרת, כל מי שבונה באופן לא חוקי, אחרי זה אי-אפשר להרוס לו בגלל החוק הבין-לאומי?

אנשים בונים את בתיהם בשטחים שלהם, על האדמה שלהם, באזור שלהם. לא ישראל היא שתקבע. היא כוח כובש. זה חוק בין-לאומי חדש. כל העניין הזה של הריסת הבתים נעשה על-פי חוק, או על-פי החוק הישראלי שאף אחד לא מכיר בתחולתו. אם העולם אומר, ואם הדין הבין-לאומי אומר שהחלת הריבונות והחוק הישראלי על ירושלים המזרחית היא דבר בלתי חוקי, אז כל המעשים הם בלתי חוקיים. אני אומר שיש אחריות של כוח כובש. למשל, בענייני חינוך. מצב החינוך בירושלים המזרחית הוא הגרוע ביותר של העם הפלסטיני כולו, הוא גרוע יותר ממצב החינוך בעזה,

חבר הכנסת זחאלקה, אני אתן לך זמן, רק תסביר לי. נגיד שאתה וחבר הכנסת עפו אגבאריה גרים זה ליד זה, ואתה באותו משטר שאתה קורא כיבוש שאין לו לגיטימציה ואין לו חוקיות,

אתה יכול להיכנס אליו הביתה,

בטח שאסור לי.

מי ישמור על זה? בטח שאסור לי. אבל, יש אחריות, כי אתה לא תעשה את זה, אבל נגיד שהוא כן.

אבל נגיד ד"ר עפו אגבאריה נכנס אליך.

מי ישמור על זה? יש בחוק הבין-לאומי דבר של מטיל חובה. על זה אמר הרב עובדיה יוסף: פלפולים של חכמי אשכנז. אבל זה בכל זאת שאלה שאני שואל אותך כי זה קורה. קשה לו לענות עליה.

זו השאלה הכי קלה בעולם. אז אני שאלתי את השאלה, אם אתה רוצה אני חוזר בי משאלתי. יש אחריות. בוא נעמיד שני דברים: א. הכיבוש צריך להסתיים.

כל עוד יש כיבוש, יש דין בין-לאומי של אחריותו של כוח כובש לאפשר חיים נורמליים לתושבים. ממשלת ישראל לא מאפשרת זאת. היא בונה התנחלויות, וזה לא חוקי. היא הורסת בתים, וזה לא חוקי. היא מונעת חינוך נאות מעשרות אלפי ילדים, וזה לא חוקי. מצב החינוך בירושלים המזרחית, אולי חברי הכנסת אפילו לא יודעים זאת, הוא הגרוע ביותר מכל חלקי העם הפלסטיני. מצב יותר קשה ממצב החינוך בעזה, יותר קשה ממצב החינוך בשכם, יותר קשה מהמצב במחנות הפליטים בלבנון, סוריה וירדן. 50% נשירה עד התיכון. בדוח האחרון של האגודה לזכויות האזרח, בחטיבת הביניים הנשירה היא של 35%. יש מחסור באלפי כיתות לימוד. אחריותו של מי זה? הכוח הכובש כאן פוגע בזכויות יסוד של התושבים. כל מה שמשרד החינוך ועיריית ירושלים עושים זה לבנות תירוצים מדוע המצב הוא כזה. מי שמבקר בבית-ספר בירושלים המזרחית רואה מצב שאין לו דוגמה, הספסלים הם מקיר לקיר, מגיעים 70 סנטימטר, או מטר מקסימום, מהלוח של הכיתה. אם ילד צריך לצאת לעשות פיפי הוא צריך לעבור על השולחנות, כי אין מעבר בין השולחנות, שלא לדבר על ציוד בסיסי. וככה צומחת לה עבריינות, וככה יש סמים. הורסים את החברה, לא רק לוקחים את האדמה.

מעשה מכוון כדי להרוס את החברה הפלסטינית בירושלים המזרחית. המדיניות היא לעודד יהודים להגר לירושלים ולעודד ערבים להגר מירושלים. זאת המדיניות הרשמית, ואת המדיניות הזאת קבע טדי קולק בזמנו. הנוסחה הדמוגרפית, 72 28. אם יש יותר מדי ערבים צריך למצוא דרכים לצמצם את מספרם. מה רע בזה? החומה שבנו סביב ירושלים, שקטעה ומנעה וחסמה את ההמשך הטבעי של העיר ירושלים, זה כמו לקטוע את השורשים של צמח כדי שיקמול, ורואים שיש הרס שיטתי של ירושלים המזרחית כעיר, בזמן שהיא היתה, אפילו תחת הכיבוש הישראלי, הבירה הכלכלית, התרבותית והפוליטית של הגדה המערבית ושל העם הפלסטיני. עשו לה חומה ופשוט הרסו משפחות ומנעו, יש אלפי ילדים שקשה להם מאוד להגיע ללימודים בגלל החומה. רק בעניין החינוך לבדו צריך להקים ועדת חקירה בין-לאומית. יש 9,000 ילדים, לפי דוחות ישראליים אפילו, שאין להם מקום לימודים. אין כיתות לימוד. אז בלית ברירה, מי שיש לו הולך לבתי-ספר פרטיים. אבל מה יעשו אלה שאין להם? וגם ככה בתי-ספר רבים בירושלים המזרחית נדרשים לשלם מיליוני שקלים של ארנונה. לא רק שלא בונים, מציבים מכשולים בפני החברה הפלסטינית בדרך לבנות בתי-ספר. לא רוצים לאפשר ללמוד ולא רוצים לתת לאנשים ללמוד. ירושלים עולה לכותרות בגלל מסגד אל-אקצא, אבל הבעיה בירושלים היא לא רק אל-אקצא. כל העיר נתונה למעשה שיטתי כדי לייהד אותה, כדי לשנות את המצב שלה. וידוע שעל-פי החוק הבין-לאומי אסור לכוח כובש לשנות את הסטטוס-קוו של שטח כבוש. על כל אלה אנחנו מביעים אי-אמון בממשלה, שמצהירה שהיא תעשה יותר. זו הצהרה חד-משמעית שלא רוצים הסדר. לא צריך לחפש רחוק, הקפאת התנחלויות לא הקפאת התנחלויות. ממשלת ישראל, בהצהרותיה ובתוכניותיה, ובהדגשת העניין של ייהוד ירושלים, מצהירה קבל עם ועדה לכל העולם: אנחנו לא רוצים שלום. שלא יעלו כאן לבמה ויספרו כמה רוצים שלום. זה שקר. זה לא עניין רק להגיד את המשפט, אלא צריך לעשות משהו כדי להגיע לשלום. אני חושב שאין ברירה, אלא צריך לכפות על ממשלת ישראל לשנות את מדיניותה, לרסן אותה במה שהיא עושה בירושלים. הגיע הזמן שיהיה דוח גולדסטון על ירושלים, והוא יהיה הרבה יותר חריף מדוח גולדסטון ששמענו עליו בשבועות האחרונים.

תודה רבה לחבר הכנסת זחאלקה. כבוד השר המתאם, חבר הכנסת השר גלעד ארדן, יעלה וישיב. אדוני היושב-ראש, תודה, חברי חברי הכנסת, בדיעבד, אחרי ששמעתי את הצעת האי-אמון, ייתכן שאולי באמת טוב שאני משיב ולא שר השיכון. אני פשוט לרגע, גם הוא רהוט. לא, הוא בוודאי הרבה יותר רהוט. רק לרגע חשבתי, חבר הכנסת זחאלקה, שאולי באמת הגיע היום שאתם קשובים למצוקות האוכלוסייה הערבית שחיה בשטחי מדינת ישראל, ואולי החלטתם לייצג אותם על מצוקת דיור אמיתית, ולדבר מההיבט של האזרח הקטן, שבאמת אולי יש לו, ואני מניח שיש לו, ודווקא כשר להגנת הסביבה, שמכיר, בעיני, את הפיגור בתשתיות ביישובים הערביים, שחלק ממנו גורם לבעיות סביבתיות קשות מאוד ביישובי המיעוטים, חשבתי לרגע שאולי האי-אמון הוא באמת על בסיס מקצועי, וששר השיכון יוכל לבוא ולתת מענה. לכן התעקשתי כשר המקשר שתהיה תשובה של משרד השיכון, אם באמת יש מענה לצרכים של הגידול באוכלוסייה במזרח-ירושלים. אנחנו לא מנסים לפתור את הבעיות שהממשלה שלך יוצרת. תפסיקו את האפליה, תפסיקו את הפקעת הקרקעות ואת הריסת הבתים. אנחנו נאבקים בפעילות של הממשלה שלך. חבר הכנסת זחאלקה, אתה אמרת את דבריך, והוא מנסה להשיב לך.

הוא מנסה להשיב לך. רק אני מוכרח לומר לך, שאם היו בחירות בירושלים, אני לא בטוח שכל מי ששמע אותך היום היה מצביע בעדך. אני לא מדבר באזור היהודי, אני מדבר, לא בטוח. עכשיו על זה תשכיל גם אותי.

זה אנדרסטייטמנט, אדוני היושב-ראש.

אני אף פעם לא הייתי סוציאליסט, אז אני לא פטרון, אבל נדמה לי. אנא אבן אל-בלאד.

הרבה מהם הצביעו ל"חמאס" בבחירות האחרונות. היו ביניהם כאלה, אבל היו "חמאס", אבל להישאר עם תעודת זהות ישראלית. אתה אומר שהפלסטינים רוצים את המשך הכיבוש? לא לא לא, אבל הם רוצים להישאר בירושלים שבה יש תעודת זהות ישראלית.

לא כבירת ישראל. הוא דיבר על החומה. רוב אלה שהם מעבר לחומה, שגם אני נגדה, דרך אגב, גם אני הייתי נגדה. גם אני נגד החומה שמפרידה את ירושלים. בנושא החומה, מנימוק אחר לגמרי, גם אני הייתי נגד החומה. אבל נדמה לי שהטענות העיקריות היו, בין משפחות, מדוע הם לא נמצאים בצד הזה של החומה,

אני מבין שהשר ארדן מודע לבעיה של האוכלוסייה הערבית בתוך מדינת ישראל. אתמול הרסו בית במוסמוס.

שר השיכון הקודם גם. דרך אגב, מידיעה אישית, כי אני הייתי עם טדי קולק, שהוא הזכיר אותו, חבר הכנסת אגבאריה, מידיעה אישית אני רוצה לומר לך שגם שר השיכון לשעבר, זאב בוים, הבין את הצורך, גם בכל המקומות, לפתור כמה שיותר מהר בעיות שעליהן ניסה לרמוז השר ארדן, בעיות של יישוב האוכלוסייה הערבית בירושלים בירת ישראל. אני יודע שהוא, כשר השיכון, אני יודע שגם דובר בהר-חומה על כל מיני דברים, אני ממש לא חלקתי בעניין המצוקה של רבים מהאוכלוסייה הערבית ואוכלוסיות הפליטים במדינת ישראל. צריך לשקם את מחנות הפליטים בתוך ירושלים, ומייד. אני רק אמרתי, שמתוך הערכה לכישוריכם בלבד, ולא לדעותיכם, אם הכישורים האלה היו מופנים כולם לטיפול במצוקות האמיתיות, אני בטוח שעם מנגנון השלטון והפקידות בישראל, שגם ככה הוא מסורבל וקשה להניע אותו, היה אפשר להגיע להישגים הרבה הרבה יותר מרשימים לטובת האוכלוסייה הערבית במדינת ישראל. בסך הכול יש להם כל כך הרבה מדינות ערביות שעוזרות בהסברת העמדות והייצוג של הרשות הפלסטינית, שאני לא יודע, בחלוקת הזמנים שלכם, למה אתם לא נותנים להם להוביל את התהליך ומטפלים באלה ששלחו אתכם. אבל זאת זכותכם, אני רק אומר את דעתי, איך לי זה נראה מהצד, כמישהו שגם אכפת לו מתנאי המחיה של אזרחיה הערבים של מדינת ישראל. אתה הזכרת כאן, חבר הכנסת זחאלקה, בדבריך, את החומה. אני כשר בממשלה יודע שאם יש משהו שמשרד האוצר שונא, זה להוציא כסף על משהו שהוא לא חושב שהוא ממש הכרחי, והרבה כסף, כמו שגדר הביטחון עולה.

מי שיזם ודחף אותה בעיקר היו אנשי שמאל, שממש לא חותרים להשאיר את כל הריבונות בירושלים המזרחית בידיה של מדינת ישראל. דווקא אנשים כמו חיים רמון היו מגדולי תומכיה של גדר הביטחון, והם עשו את זה,

לצערי, כיוון שההסתה המתמשכת של המנהיגות הפלסטינית יחד עם חלק ממנהיגי ישראל, יחד עם רצון, לצערי, גם בקרב האוכלוסייה הפלסטינית, לעשות כל דבר, בכל מחיר, גם במחיר של פגיעה בחפים מפשע, כדי לקדם את ענייניהם הפוליטיים,

כאשר נכנסו לשטחי מדינת ישראל, כולל לירושלים, ולא פעם אחת, מפגעים, מחבלים מתאבדים שרצחו כאן עשרות, אולי מאות, אזרחים חפים מפשע, ביניהם גם ערבים, דרך אגב, הממשלה בלית ברירה נאלצה להשקיע מיליארדים רבים כדי להגן על אזרחי ירושלים ותושביה, בין אם בצדה המערבי ובין אם בצדה המזרחי, מפני מרצחים פלסטינים.

אותה גדר ביטחון ודאי לא נבנתה מתוך רצון לייהד את ירושלים, אם כי לא נסתיר: יש לנו כוונה לשמור על רוב יהודי בכל חלקי מדינת ישראל. זאת מתוך התפיסה שכנראה עדיין, לא כנראה, מסמכי החזון של הנהגתכם בהחלט מעידים על כך, אתם לא מקבלים את זכותו של העם היהודי למדינת לאום משלו. לכן עמדתכם המוזרה, שלפיה צריכה להיות מדינה פלסטינית שבה ישלוט תמיד רוב פלסטיני,

100% פלסטיני, שכן אינכם מוכנים לקבל ולו מתיישב יהודי אחד, ואפילו יהא מיעוט שבמיעוט בשטח העתידי, לשיטתכם, של מדינה פלסטינית. העמדה הזאת היא הרבה יותר מתמוהה, ורק כדי לא ליצור פה עכשיו צעקות ודיונים אני לא אכנה אותה בסופרלטיבים גרועים יותר, אבל יהיה קשה מאוד לקדם הסכמה כאשר מצד אחד אומרים: תהיה מדינה פלסטינית ויגורש ממנה כל מי שזורם בגופו דם יהודי, ולעומת זאת גם כאן הזכויות, לא זכויות האזרח, אלה אכן צריכות להיות שוות, אלא הזכויות הלאומיות, לא יכולות להיות על-פי עמדת הרוב.

כאשר באים מנקודת מבט כזאת, ומהשקפת עולם כזאת, חבר הכנסת זחאלקה, בסופו של דבר הכול נפגע. אדוני מייצג כאן את הציבור בישראל, והציבור בישראל, מה שמחייב אותו זה החוק הישראלי, ולא עמדות של מדינות כאלה ואחרות בעולם. וכמו שמי שיפר את החוק הישראלי בתחומים מסוימים יעמוד לדין וגם יישפט וירצה עונש, כך גם לגבי החוק הזה. אני מציע לאדוני להפסיק להסית נגד ממשלת ישראל ולאיים עלינו בהעמדות לדין בין-לאומי וכל מיני איומי סרק שאין להם מקום. לכן אני מבקש מהכנסת לדחות את הצעות האי-אמון.

תודה רבה. אנחנו נתחיל את הדיון הכללי. אני רק מציע לחבר הכנסת זחאלקה להתייעץ עם השיח' חבר הכנסת צרצור, לראות מה כתוב בסורה החמישית, "השולחן", בפסוקים 19 ואילך. הדברים לא כל כך ברורים כמו שאמרת מהצד האסלאמי.

אבל הבעיה היא שאתם לא מכבדים, זה עניין אחר. בעניין זה גם לי יש טענות. הוא דיבר בממד ההיסטורי, ואני רק רוצה להזכיר לו מה הקוראן המקודש אומר בסורה החמישית, "השולחן", בפסוקים 19 ואילך.

בעם היהודי על זה שהוא לא חוזר לארץ-ישראל. הוא נוזף בהם. אני מכל מלמדי השכלתי, ואני קורא. גם אותם מקורות שהם הרבה יותר גדולים מהחוק הבין-לאומי, אלה מקורות מים חיים. תודה רבה. אם אתה מצהיר עכשיו מול כל העולם שאתה מקבל את כל מה שנמצא בקוראן בנושא של הארץ הקדושה,

אני מכבד. אז בוא ונתחיל בזה, ונכנס דיון, . תאמין לי, כבוד היושב-ראש, משפט אחרון. כל דיון שיהיה בכנסת יביא בסופו של דבר לנוסחה אחת ויחידה: אין מנוס לשני העמים החיים באזור הזה מלחלק את האזור לשני העמים, חלוקה לא תביא שלום. וכל אחד ישב תחת תאנתו ותחת גפנו. אני לא מוכן לוותר לא על אום-אל-פחם ולא על ערערה ולא על עארה ולא על סח'נין, בשום אופן לא. אנשים מצוינים, ואנחנו חיים יחד. אנחנו חיים יחד, לא יעזור לאף אחד. אנחנו חיים יחד. אני חי אתכם וגם עם חבר הכנסת זחאלקה. אם זה לא טוב לו, אני לא אומר בקול רם. אנחנו חיים יחד, לא יעזור לאף אחד פה. אנחנו חיים יחד, זאת עובדה, חבר הכנסת צרצור. אני מכבד, רק מה, אני נולדתי יהודי. מה אני יכול לעשות? השאלה שנשאלת היא איך. האם, כן, אבל איך, זאת השאלה. זאת בעיה של כולנו. אני מזמין את חברת הכנסת יוליה שמאלוב-ברקוביץ לבוא ולומר את דברה של סיעת קדימה. לכל אחד מהדוברים יהיו שלוש דקות. אחריה, חברת הכנסת אנסטסיה מיכאלי. אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, האמת, הייתי מאוד רוצה לראות כאן את ראש הממשלה, אבל לצערי הרב נראה שהכנסת לא כל כך מעניינת אותו. אני רוצה לדבר על מדיניות הממשלה המבולבלת ועל ראש הממשלה המבולבל. אני לא יודעת הרבה על מצבו של ראש הממשלה באופן אישי, אבל אני מוכרחה לומר שאני כבר מזמן בעצמי התבלבלתי. היטל המים, היטל על הקטנועים, היטל הוצאות טיפול בילדים, היטל על היטלים, ועוד מעט יתחילו לגבות כאן היטל על הזכות לנשום אוויר, 20 שקל על כל נשימה מיותרת, נוסף על מה שהיינו צריכים לקחת. נדמה לי שלגברתי יש הצעת חוק בנושא. מסיעת קדימה, אנחנו בטוחים שהממשלה תעביר את זה. הם יהיו אתנו. אני מבקשת שמישהו יסביר לי כיצד היטל הבצורת, שנועד לסייע לכינרת המתייבשת, בעצם יסייע לה.

על-ידי הצפת קופת האוצר במיליארדים לאות הזדהות? האם המציאו את ההיטל כדי לאזן את המפלס, או את המפלס התקציבי? חברי חברי הכנסת, שעה שהאוצר משמין מהכנסות העושק הציבורי, הכינרת גוועת למוות. הרשו לי לצטט מ"גלובס", מ-29 באוקטובר 2009: יושב-ראש ועדת החקירה הממלכתית בנושא ניהול משק המים בישראל, השופט בדימוס פרופסור דן ביין, ביקש לדעת אם היטל צריכה עודפת השפיע על הקטנת הצריכה. על כך השיב שני, כי כבר היום יש נתונים על הקטנת הצריכה הביתית, הציבור ממושמע ומקפיד לחסוך וגם לסגור דליפות. הצריכה הביתית השנה ירדה מ-107 מיליון קוב ועומדת על 89 מיליון קוב.

ההערכה היא שיש אפשרות לרדת עד 87 מיליון קוב, טוב בהרבה מהצפוי, דרך אגב, חברי היקרים, שהיה 91 מיליון קוב. ושוב אני מבולבלת: אם כוונת רשות המים היתה לצמצם את הצריכה ליעד של 91 מיליון קוב לנפש, מדוע לא הפסיקו את הקנס? אם הגענו ל-89 קוב הקנס בעצם היה צריך להיפסק. מכיוון שרוצים להשקיע את הכסף בבניית מאגרי מי גשמים?

אולי כדי לזרז את בניית מתקני ההתפלה?

אז להשקיע בסבסוד מערכות ניקוז חכמות ומיחזור מים אפורים?

לא. את צריכה לסכם, גברתי. אז בהתקנת חסכמים בכל בתי-האב בישראל? ממש לא. לא ולא.

אולי כדי לקנות מים מטורקיה? לא.

גברתי היושבת-ראש לשעבר, תודה.

עוד דקה. בכל העולם ישראל מובילה בתחום טכנולוגיית המים. זה נקרא "ווטר-טק" כך קוראים לזה בלעז. בישראל פיתחה הממשלה טכנולוגיית מים חדשה, "שנורר-טק", או "מס-טק", או "קנס-טק". גברתי, משפט לסיכום. יש זמן, יש לי רק עוד שלושה דפים לסיים. למה, יש זמן. אני מדבר אתך ברצינות. משפט אחרון, ואני מודה לך.

ממילא בשעה 18:00 האזכרה, אז יש זמן. מכיוון שאני לא יכולה להגיד את כל מה שרשמתי, אני אומר רק משפט: במקום לשאוב מי ים להתפלה, הממשלה הזאת מעדיפה לשאוב מכיסי אזרחיה כדי לממן את גודלה וממשיכה לשבור שיאים של בזבוז

תודה לחברת הכנסת, די לבזבוז המים, ואני מציעה לראש הממשלה להתפטר, כי זה לא הולך כך.

תודה לחברת הכנסת יוליה שמאלוב-ברקוביץ, ואני מזמין את חברת הכנסת אנסטסיה מיכאלי. אחריה, חבר הכנסת נסים זאב. לגברתי שלוש דקות. בבקשה. אדוני היושב-ראש, חברי הכנסת, הצעות האי-אמון הן הכלי שבידי בית-המחוקקים לפיזור הממשלה, והיה אפשר להניח שייעשה שימוש בכלי הזה

מתרחשים מחדל גדול או סכנה כלשהי הנובעים מפעילות הממשלה או העומד בראשה. במקום זה, חבר הכנסת גלעד ארדן, השר.

אני מבקשת, אנחנו הקשבנו לך. אני קודם חבר הכנסת. במקום זה הפכו הצעות האי-אמון לאירוע שבשגרה ולדרך חוקית להטריד את הממשלה ואת הקואליציה, וליצור תחושה של עשייה אופוזיציונית כביכול. ממשלת ישראל הנוכחית לקחה על עצמה שורה ארוכה של אתגרים בתחומים שונים, והיא מקדמת אותם במרץ, תוך כדי טיפול מושכל ונבון באיומים, מה, ברית הזוגיות? הרבים מבחוץ. מה היא מקדמת, את ברית הזוגיות? את שינוי שיטת הממשל? השרים, חברת הכנסת רוחמה אברהם, תני לחברת הכנסת אנסטסיה להסביר את עצמה. אולי כדאי שהיא תסביר.

היא בזכות דיבור. תודה.

השרים,

ועדות הכנסת, רק התחילו להניע תהליכים שפירותיהם עוד יבשילו בחודשים הבאים ובשנים הבאות. העם נותן אמון בממשלה הזאת ונוטע בה תקוות רבות, ועד כה הממשלה מצליחה לתמרן את דרכה באופן המוצלח ביותר, גם מול מדינות העולם והסכנות שאורבות מבחוץ וגם מול האתגרים בבית פנימה. איש אינו חושב באמת שנכון לבחון פעילות מערכתית

לאחר כמה חודשים, וזאת גם הסיבה לכך שהחוק נותן לכנסת קדנציה בת ארבע שנים. על רקע זה ועל רקע הצורך ביציבות שלטונית ובאחדות פנימית, תמוהות הצעות האי-אמון שמוגשות חדשות לבקרים ומעוררות תהיות בכל הקשור לשיקול דעתם של אלה הבוחרים להגיש אותן. אני מצרה על כך שכמה מחברי האופוזיציה רואים את הכנסת כמגרש משחקים, ובמקום לתרום ליציבות שלטונית ולאחדות לאומית מעלים כל כמה ימים הצעות אלה, שאין בהן צדק ואין בהן צידוק ענייני והן מבזבזות את זמנה של הכנסת ואת זמנם של חברי הכנסת. את צריכה לסיים. אני מציעה לדחות את הצעות האי-אמון וקוראת לחברי האופוזיציה לגלות אחריות ציבורית ובגרות אזרחית ולהימנע מהצעות אי-אמון שאין מאחוריהן דבר זולת הרצון של מגישיהן להופיע בטלוויזיה.

תודה לחברת הכנסת אנסטסיה מיכאלי. זה אופיו של המשטר הדמוקרטי, יש כאלה שמציעים אי-אמון ויש כאלה שמצביעים אמון, ואנחנו נמשיך בחיינו הדמוקרטיים. חבר הכנסת נסים זאב, ואחריו, חבר הכנסת יעקב ליצמן.

יתקנו את הרשימה. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, אני רוצה קודם כול לפתוח בברכה לאופוזיציה שרואה את הממשלה הזאת מבולבלת, והכוונה היא לראש הממשלה. והאופוזיציה המתוסכלת, באמת היא מתוסכלת, ואני מבין אותה, מכך שהיא לא שותפה, בעיקר אני מתכוון לקדימה, שהלוואי שהיו יכולים להיות מיושבים כמו הממשלה הזאת. הסייעתא דשמיא, אדוני היושב-ראש, שיש לראש הממשלה, אנחנו רואים את זה בעליל: הצלחה אחרי הצלחה. אני מבין את האופוזיציה, אני חושב שהיתה לכם החמצה רצינית, ודאי לציפי לבני, שהחמיצה הזדמנות להיות שרת החוץ והיתה יכולה לתרום הרבה לאחדות של הממשלה הזאת. אבל הבחירה היתה שגויה, ואנחנו לא צריכים לשאת בתוצאות של התסכול הזה ושל ההחלטה הזאת. אני רק רוצה לומר משפט אחד לגבי ירושלים. אנחנו למעשה הפקרנו את השטח של הר-הבית כאשר הרשינו לפלסטינים לבנות בהר-הבית, מתחת למסגד אל-אקצא, להכניס לשם כלים כבדים שהשמידו את שריד בית-מקדשנו ותפארתנו. אנחנו מאפשרים להם להשתולל פה מעל במת הכנסת. אני לא חושב שיש איזו מדינה שפויה בעולם שבה היה עומד מישהו בפרלמנט ואומר שהוא חושב שצריך לתבוע את המדינה שהוא משרת למשפט בין-לאומי.

זה חלק מההסתה של מערכת טרור פנימי פוליטי בתוך תחומי מדינת ישראל. אבוי לנו. 5,000 דירות, אדוני היושב-ראש, בנויות בירושלים ללא רשיון, עם צווי הריסה מינהליים ושיפוטיים שלא מבוצעים בכלל, כי יש רגישות גבוהה. הייתי סגן ראש עיריית ירושלים עוד בתקופת טדי קולק, ואני יודע איזו רגישות גבוהה הוא גילה כלפי הערבים הפלסטינים, והיום אנחנו משלמים את המחיר הזה. לכן אנחנו רואים את הפוגרום,

אם אנחנו רואים את האינתיפאדה שמתמשכת, וכל הנושא שמתעורר בכל פעם מחדש כאילו אנחנו באים לכבוש את אל-אקצא. זה חלק מההסתה המתמשכת. מחלת השכחה למעשה אופיינית לפוליטיקאים, ולכן הם יכולים לשנות את צבע עורם בנקל. הלוא אנחנו זוכרים כולנו שאנשי הליכוד, חלקם הפכו להיות קדימה, חלקם הגדול, ורובם הגדול,

את כל התשתית שלהם, תורת ז'בוטינסקי. ביום אחד זה נמחק וחלף מהעולם. בזמנו, אני רוצה להזכיר לך, אדוני היושב-ראש, שמעון פרס אמר שאפשר לעשות חביתות מביצים, אבל לא ביצים מחביתות, והכוונה שלו היתה,

אני עדיין נמצא בחביתה, באמצע הטיגון. תגמור. אתה צריך לסיים. הכוונה היתה שהמצב שנוצר הוא בלתי הפיך, וההיסטוריה בעצם צועדת בנתיב של פיוס ועצמאות, הפלסטינים, תודה רבה, אדוני. אבל למעשה מה שקיבלנו מאז הסכם אוסלו, אוסלו א' ואוסלו ב', מ-1993, זה מדינה של טרור שלא נפסק עד עצם היום הזה. תודה לחבר הכנסת נסים זאב. אני מזמין את סגן השר, חבר הכנסת יעקב ליצמן. אחריו, חבר הכנסת אברהים צרצור. בבקשה, אדוני סגן שר הבריאות. באיזה כובע אתה מדבר כרגע? כחבר הסיעה. אדוני היושב-ראש, השרים, חברי הכנסת, הכותרת של קדימה קצת מפריעה לי, אני מאוד מכבד אותם,

דווקא היום, יומיים, ראינו כמה מבולבל שם בעניין הפרדת תפקיד היועץ משפטי. אז גם שם יש בלבול. בלבול יש בכל מקום. לא נורא. אני רוצה להתייחס לנושא האי-אמון בשל מדיניות הממשלה, אני חושב שראש הממשלה דווקא נוקט בנושא הדירות, המינהל, גישה עניינית ורצינית, להסיר את הביורוקרטיה. אני חייב לציין גם את שר השיכון, אריאל אטיאס, עושים כל מאמץ שיהיו דירות לזוגות צעירים. שתי הערות יש לי בנושא הזה. א. אני חושב שהפיתוח מדי יקר, עם כל זה שהורידו, ועל זה יקום וייפול דבר. זה בכל מקום, בכל הארץ, לא משנה מחיר הקרקע.

מעלה את המחירים באופן שמקשה על כולם לרכוש דירה, על כל זוג צעיר, ואני מדבר אך ורק על זוגות צעירים. לא מדבר על האחרים. האחרים, שישלמו מחיר מלא, כפול, לא מעניין אותי. צריך לחפש פתרון כדי שזוג צעיר, הפיתוח יהיה על חשבון המדינה. משלמים מספיק מסים. יש הרבה מסים, יש ויכוח כמה אחוזים, לפי כל מיני אינדיקציות זה יכול להגיע גם ל-50%. אני חושב שזה די הרבה.

אני חושב שלא מעודדים מספיק את ערי הפיתוח. יש לגור קהילה גדולה בערד, יש בחצור, יש קהילות יפות גם באופקים, בעוד מקומות. אני חושב שצריך לעודד את המקומות האלה, שבחלקם הגדול יש דירות זולות. צריך לחפש שם מקום לפרנסה, ולהשקיע, לאפשר לזוגות צעירים שבאים לשם להתפרנס

אני קורא לממשלה, שאני תומך בה מאוד, ואני חושב שהצעדים שהיא עשתה הם התחלה טובה, אבל לא מספיק עדיין, וצריך מאוד לראות מה עושים בנושא הפיתוח.

תודה לסגן שר הבריאות, חבר הכנסת ליצמן. אני מזמין את חבר הכנסת אברהים צרצור, ואחריו, חבר הכנסת אורי אריאל. ואם הוא לא יהיה כאן, אחריו יהיה חבר הכנסת מוחמד ברכה.

כבוד היושב-ראש, מכובדי השרים, כנסת נכבדה, מצאתי לנכון להתייחס לסיפור שנחשף היום בעיתונות, של הטרוריסט היהודי יעקב טייטל. הרבה שבחים הרעיפו הרבה גורמים בישראל על ההישג האדיר הזה שהשיגו כוחות הביטחון והשב"כ, אבל אני חושב שאני יכול להצהיר פה שאני מסכים באופן מלא עם מה שאמר אלכס פישמן היום ב"ידיעות אחרונות", שלא יגידו לנו שחשיפת הטרוריסט הזה היא הישג אדיר של השב"כ וזרועות הביטחון. אני מסכים אתו באופן מלא, והסיבות לכך הן השאלות שאמנה, שבאו לידי ביטוי בעיתונות הישראלית היום. ליקטתי את כל השאלות, והוספתי עליהן גם שאלות ממני. השאלה הראשונה היא: כיצד ביצע טייטל מספר רב של פיגועים בשיטות פעולה דומות אך לא נעצר? שאלה אחרת היא: כיצד הצליח להבריח לארץ אקדח? לא רק אקדח, אדוני.

שאלה: כיצד הצליח להבריח לארץ מכולה עם אמצעי לחימה,

מדוע שוחרר לאלתר לאחר שנעצר בחשד למעורבות ברצח פלסטיני? מדוע גילו המשטרה והשב"כ את פעילותו רק לאחר שהוא הודה בחקירה? מדוע לא ערכו הרשויות חיפוש דקדקני ומקיף בביתו של הטרוריסט היהודי לאורך שנים למרות החשדות המבוססים נגדו? תשובתי, כבוד היושב-ראש, מכובדי השרים, על השאלות האלה היא פשוטה מאוד, ומורכבת משני חלקים. החלק הראשון, נקודת המוצא. השב"כ, רשויות הביטחון מסתכלות על הערבי כחשוד by definition, כפי שאומרים, בזמן שהרשויות האלה לא מסתכלות על יהודי כעל חשוד by definition, וזה מביא אותם, זה בגלל ההיסטוריה. וזה מביא אותם לרוץ, לדהור בריצת אמוק, לכיוון פענוח פיגועים, תאונות שקורות עם ערבים באופן ישיר, והם מגיעים למסקנות בצורה מזורזת, אבל כשהנושא קשור ליהודי הכול מתמהמה ולוקח הרבה זמן וכו' וכו'. הסיבה השנייה לכך שלאורך שנים הטרוריסט הזה פעל ביד חופשית, ללא התערבות השב"כ ורשויות הביטחון, היא שהטרוריסט הזה עבר מהרג של ערבים חפים מפשע להרג של יהודים. אני יכול לקבוע פה חד-משמעית: לו היה היהודי הזה הולך וממשיך לבצע הרג וטבח נגד ערבים, תאמינו לי, רשויות הביטחון לא היו מזדרזות לפענח את מקרי הרצח שהוא ביצע במשך הרבה שנים. ולכן, המסקנה שצריכים להגיד פה, בפניכם, היא שישראל, רשויות הביטחון, השב"כ צריך פשוט מאוד, אחת ולתמיד, להחליף דיסק ולהתייחס לכולם באופן שווה.

תודה לחבר הכנסת אברהים צרצור. אני מזמין את חבר הכנסת אורי אריאל. אחריו, חבר הכנסת מוחמד ברכה.

שלוש דקות. אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, אדוני שר החקלאות, מכובדי, אני רוצה להקריא קטע, ואחרי זה יש לי עוד שתיים וחצי דקות לדבר. מי שיזהה את הקטע הזה, עלי, מה שנקרא. אני מצטט קטע כזה: ההקפאה תמנע בניית בתי-חולים, מרפאות, בתי-ספר, חנויות, ספריות, שירותים אזרחיים מכל הסוגים. פירוש הדבר הוא שבנים לא יוכלו לבנות את בתיהם סמוך להוריהם, ויישובים צעירים הנאבקים על קיומם הכלכלי לא יוכלו להתפתח ולהתבסס. מי ירצה לחיות במקומות מוקפאים, שאין להם עתיד? ברור ששום אדם לא ירצה לגור בהם. לפיכך, המונח "הקפאה" הוא מילת צופן נוחה למי שמתכוון בעצם ל"חיסול". אמר את זה ראש הממשלה, אם אני לא טועה, אדוני. חבר הכנסת דני דנון, שבקי בכל דברי ראש הממשלה,

מי שכתב את זה זה בנימין נתניהו בספרו "מקום תחת השמש".

ברור, אי-אפשר להתבלבל. מה עושה ראש הממשלה בעקבות הדברים החשובים שהוא כתב? קודם כול הוא דואג שחוק משאל עם על ירושלים והגולן לא יעבור, שולח את נציגו, השר מרידור, שמישהו מחברי הבית אמר שהוא שייך יותר למרצ מאשר לליכוד, והוא תוקע את החוק.

אחרי שהוא אומר כל הזמן על עיר-דוד "סלע קיומנו" ו"אם אשכחך ירושלים תשכח ימיני", מה הוא עושה? הוא דואג ששר הבינוי והשיכון לא יוציא מכרזים לבנייה בירושלים, עיר הבירה. לא גמר את זה, הוא דואג שלא יוכלו לשווק מגרשים לתעשייה במעלה-אדומים ובכל מקום אחר ביהודה ושומרון, כדי שגם לא תהיה תעסוקה לאנשים, לא ליהודים ולא לערבים. עוד לא גמר את זה, יחד עם שותפו הבכיר, אהוד ברק, שר הביטחון, הגיעו לשיא חדש, לשפל חדש, יותר עמוק מהכינרת, השר שמחון, שר הביטחון אינו מאשר לבנות כיתות לימוד לילדים ביהודה ושומרון, אפילו שהם קיבלו את אישור משרד החינוך, הם בפרוגרמות, ומי כמוך יודע, מאשתך בטח, את המושגים הללו, תסיים בבקשה. אני מסיים. לא רק שהן בפרוגרמה, הן גם מתוקצבות, אבל ראש המפלגה שלך, אני לא מתעניין בענייניה של אשתי,

אז ראש המפלגה שלך מתעמר ומתעלל, אלה המלים: מתעלל בילדים, מי שירצה יקרא להם חסרי ישע. זאת המציאות. אני מסיים, אצלנו במפלגה אומרים, אצלכם במפלגה יכולים להגיד מה שאתם רוצים. אני אומר לך מה שאני יודע. אלה עובדות, וכבודו יבדוק אותן. עוד לא הטעיתי אותך פעם אחת. אני מסיים, אדוני. לא רק זאת, אף זאת,

גם את תקציבי, תנו לו לסיים את דבריו כי הוא צריך לרדת.

אין לך דעה טובה על ראש הממשלה, אני מבין.

עוד שנייה אתה תשמע. יתירה מכך, גם את התקציבים של החינוך הדתי, של בנות שירות לאומי ושל מרכזים ציוניים, כל הדברים הטובים שכל הבית הזה מסכים עליהם, להוציא אולי בודדים, גם את זה הוא חתך והוריד 150 מיליון ש"ח. התשובה, חבר הכנסת אורון, שמי שמבצע את מה שהוא כתב, שהוא חרפה ואסון, אינו ראוי לאמון הבית הזה.

תודה לחבר הכנסת אורי אריאל. אני מזמין את חבר הכנסת מוחמד ברכה, ואחריו, חבר הכנסת חיים אורון. בבקשה, אדוני. אדוני היושב-ראש, חברי הכנסת, כשהנשיא אובמה הגיע לכס הנשיאות בארצות-הברית הוא דיבר על המחויבות שלו לתהליך השלום, ונקט היגיון פשוט, שלדעתי הוא מוצדק, שאם רוצים לבוא למשא-ומתן על נושא מסוים, על אדמה מסוימת, על מקום מסוים, לא צריך לשנות את העובדות בשטח כדי שיהיה משא-ומתן על מה שנושאים ונותנים עליו. אי-אפשר לשאת ולתת במחלוקת על עוגה, אומנם זה רחוק מההשוואה, כשצד אחד, תוך כדי המשא-ומתן, לוקח כל פעם פרוסה, ואומר שהוא בא למשא-ומתן בידיים נקיות, ואז הוא לוקח עוד פרוסה, ואומר שהוא נושא ונותן בכנות ובהגינות, ללא תנאים מוקדמים, ולוקח עוד פרוסה, וכך הלאה וכך הלאה. ואז הנשיא אובמה אמר שהבסיס לפתיחת משא-ומתן בין הפלסטינים לבין הישראלים הוא הפסקת ההתנחלויות. אחרי דין ודברים עם בעלת-הברית האסטרטגית, השוטר האמריקני במזרח התיכון, קרי ממשלת ישראל, התחילו לדבר על הקפאת ההתנחלויות, לא הפסקת ההתנחלויות, ואחרי דילוגים ומשאים ומתנים הגיעו לנוסחה הגואלת היום, ומדברים על ריסון ההתנחלויות. הפסקת ההתנחלויות, הקפאת ההתנחלויות,

ואז ראש הממשלה מופיע עם הגברת קלינטון, ועם מיטשל, כטווס מנצח, כאילו הוא ניצח משהו.

ניצח את השלום, את האפשרות להגיע לשלום, ובעצם הוא גרם לכך שהאמריקנים יקבלו

וכנראה ההערכה של המערכת המדינית והביטחונית בוושינגטון והאינטרסים שלה באזור יותר חזקים מהנשיא אובמה עצמו, כך שהברית האסטרטגית עם ישראל הובילה לאן שהובילה, וראש הממשלה נתניהו עומד כמנצח. מי שמביא לעמו ולעמים באזור את בשורת הניצחון על השלום, סופו שישלם בדם ובדמעות, וגם עמו וגם העמים באזור, על המדיניות הזאת. אנחנו לא צריכים ראש ממשלה שיתגאה שהוא מנצח את האפשרות של השלום. אנחנו רוצים ראש ממשלה שיביא לכך שהשלום, כאופציה של העמים, של החיים, הוא אשר תנצח. התנחלויות ושלום יחד, לא יכול להיות, גם בירושלים המזרחית. מה שקורה, הניסיון לשוות למה שקורה בירושלים המזרחית כאילו זה רק נושא דתי, מחטיא את האמת. הנושא שם הוא נושא של ריבונות. לא שבני 50 יכולים להיכנס למסגד אל-אקצא והמערכה היא על כך שבני 40 ייכנסו או בני 33. המערכה היא שהכיבוש לא יהיה שם. אני חושב שהיסודות,

היסודות של השלום עוד לא השתנו, גם אם הממשלה הימנית בישראל חשבה שהיא השיגה נקודות מול בת-בריתה, הממשלה האמריקנית. ועל כן אני חושב שהניצחון, או פוזת הטווס של נתניהו, באותו מפגש עם קלינטון, היא בכייה לדורות.

תודה לחבר הכנסת ברכה. אני מזמין את חבר הכנסת חיים אורון, ואחריו יהיה חבר הכנסת סעיד נפאע.

אדוני היושב-ראש, חברי הכנסת, מדי שבוע אנחנו עולים פה בריטואל חוזר, כאשר לכאורה על סדר-היום נושאים שונים, אבל בסופו של דבר, לא במקרה, רוב הדוברים עוסקים במה שנקרא אצלנו, תחת הכותרת, הנושא המדיני. ומבחינה מסוימת אני רוצה להמשיך את דבריו של קודמי, חבר הכנסת ברכה. אני לא חי בירושלים, אבל במוצאי שבת שמעתי עד הנגב אנחת רווחה שעלתה מקרב המשולש שנפגש עם קלינטון, ליברמן, ברק וראש הממשלה בנימין נתניהו: עברנו גם את אובמה. יעני, עברנו את פרעה, נעבור גם את זה.

יש לנו עכשיו פתק שאבו מאזן סרבן. אנחנו הצענו והוא לא מקבל. הוא לא מקבל, הוא דורש מאתנו משא-ומתן בלי תנאים מוקדמים. אני שואל אותך, אדוני היושב-ראש: כל התנחלות היא לא תנאי מוקדם? מהי בדיוק? חבר הכנסת, אתה יכול לשבת.

הוא בסוף גם יענה לכולנו בחיבור שהוא הכין בבית על מה שאנחנו שווים. בעיקר קדימה. לא קוראים לזה חיבור,

אני לא מרשה לך להפריע. גם כי אתה עומד ולא במקום שלך.

אתם, אני יודע שאתה, חבר הכנסת אקוניס, למדתי את השם שלך, אבל תשב במקום שלך. חבר הכנסת אקוניס, נכון? תודה. ואז

עלול להתקבל הרושם שיש פה איזו טובה שמדינת ישראל צריכה לעשות לממשל האמריקני החדש,

וללכת לקראתו, כי לא נעים, ממשלת ישראל רוצה נשיא אמריקני חלש?

שרואה את המציאות כמונו, לא חלש. ממשלת ישראל, לא חלש. ממשלת ישראל רוצה נשיא אמריקני חלש, ואחר כך היא תגיד לו: תשמע, תסדר את העניינים עם אירן, ובשביל לסדר את העניינים עם אירן צריך לסדר את העניינים פה, והסבירו לנו שהנושא האירני, ובצדק, הוא הנושא הכי חשוב. איך הוא יסדר את העניינים עם אירן כשהוא חלש ויום-יום ארצות ערב באות ואומרות אין עם לדבר? לא אין עם לדבר, עם אבו מאזן, אין ממשלה בישראל שאפשר לדבר אתה. עכשיו, עזבו אותי מהאמריקנים. אתם אומרים, בסדר, אבו מאזן לא רוצה לדבר, חבר הכנסת אריאל קודם תיאר איך ראש הממשלה אומר "כאילו" ושולח את שריו לעשות את מה שהוא עושה. תגידו לנו לכל השדים והרוחות מה אתם רוצים, מה תגידו בפגישה השלישית עם אבו מאזן? בפגישה הראשונה תלחצו ידיים, בפגישה השנייה, כבר היינו שם, כל אחד יסרטט את מפת האינטרסים שלו. אתם מכירים את מפת האינטרסים? יש מפת אינטרסים. מה יעשו בפגישה השלישית? מדברים על ירושלים, אומרים: לא, ירושלים לא בדיון. מדברים על גבולות 67' יגידו: לא, גבולות 67' לא בדיון. בואו נתחיל לדבר. כבר 15 שנה אנחנו בדיבורים הללו. לאן אתם הולכים? תגידו לנו, עזבו את אבו מאזן, תגידו לנו מה אתם רוצים. בסדר, הרי מה אתם אומרים לנשיא האמריקני בחדר סגור אנחנו יודעים, כל מה שאתם עשיתם אנחנו לא נעשה. חבר כנסת אקוניס, אתה לא רוצה לדבר אחר כך? איך אומרים במזרח התיכון, "ראס בין ענכ". אנחנו לא ניסוג מסיני אמרתם, אוי איך נסוגותם. אנחנו לא נפנה את רצועת-עזה, איך פיניתם. אנחנו לא נצא מחברון, אתם, ראש הממשלה שלכם, איך פיניתם את חברון. לא שאני רוצה שתעשו מה שאנחנו אמרנו, אבל אתם יודעים שבסוף אתם עושים הפוך ממה שאתם אומרים. אתם עושים הפוך ממה שאתם אומרים, לפחות אל תגידו את המשפט המטומטם הזה, כי אתם יודעים שבסוף אתם גם תרדו מרמת-הגולן, וגם תצאו מהשטחים, או שתגררו את כולנו, מה שאני חושש שיקרה, למלחמת 100 שנה נוספות, שכולנו נשלם עליה את המחיר. תודה לחבר הכנסת אורון. אני מזמין את חבר הכנסת סעיד נפאע, אחריו, יסיים, חבר הכנסת אופיר אקוניס. לא נעשה מה שעשיתם... איך הרמת לי להנחתה. אנחנו לא קבלני ביצוע של השמאל בישראל. אני לא רוצה את זה. תודה, חבר הכנסת דנון. אתה רוצה שנהיה קבלני ביצוע. לא, אתם תהיו לבד, בלעדי, סיימתם.

כבוד היושב-ראש, גבירותי ורבותי חברי הכנסת, אני חושב שכל מי שיסתכל לעומקה של הצעת האי-אמון שהובאה על-ידי חבר הכנסת זחאלקה, יזדקרו בראשו כמה שאלות חשובות הטמונות בהצעה זו, ונדמה לי שזה הרציו של הצעה שכזו. רשמתי לעצמי כמה שאלות, האם באמת כל אלה שקטעו את חבר הכנסת זחאלקה תוך כדי הצגת הדברים לא שואלים את עצמם את השאלות הבאות? האם מישהו יכול לחשוב שהעם הפלסטיני יוותר על חלקים הנגזלים יום-יום משטח ירושלים המזרחית? האם מישהו יכול לחשוב שהמדיניות הזאת יכולה להביא לפתרון? האם מישהו יכול להיות בטוח שמאזן הכוחות או מאזן האינטרסים כפי שהוא היום יימשך לעולם? לא מזמן נתן המלך עבדאללה, ואף אחד לא יכול לחשוד במלך עבדאללה שהוא משמיד ישראל או רוצה להשמיד את ישראל,

אמר בריאיון לעיתון "הארץ" שעם ישראל חי לשעתו. אני מוצא הרבה באמרה הזאת, נכון, אתם יכולים היום לעשות בירושלים כל אשר תחפצו, וככל אשר יעלה על רוחכם, כי המאזן הוא לטובתכם, גם צבאית וגם מדינית. האם באמת אתם חושבים שזה יימשך לעד? תחשבו על התשובות על השאלות האלה. ציפיתי מהשר שהשיב, מר ארדן, לא להעלות את הקלישאה הנושנה הזאת, וכנראה בהעדר תשובות ענייניות זורקים קלישאות וססמאות לאוויר, כאילו עניין ירושלים המזרחית הוא לא אינטרס של אלה ששלחו אותנו לכנסת. הוא כן אינטרס של אלה ששלחו אותנו לכנסת, הוא אינטרס לאומי והוא גם אינטרס קיומי.

השר ארדן יודע טוב מאוד ש-80% ממרצנו בכנסת הוא לטפל בעניינים היומיומיים של שולחינו, והשאלה היא מה עושה, לפחות בהצעות החוק שלנו, הוועדה לענייני חקיקה, ועדת השרים לענייני חקיקה. מה עושה אחר כך מליאת הכנסת בכל הצעה שאנחנו מעלים? מעניין מאוד שזה שגוזל את הכול הופך את הנגזלים ואת הפה של הנגזלים כאילו הם שגורמים עוול. אני חושב שהגיע הזמן, לא רק של הממשלה ודובריה, אלא גם של הכנסת, להפסיק עם הקלישאות האלה ולהתחיל להתייחס לדברים שאנחנו מעלים באמת ברצינות, אם אכן הם חפצים שאנו וגם הם נחיה חיים טובים.

תודה לחבר כנסת סעיד נפאע. אני מזמין את אחרון הדוברים, חבר הכנסת אופיר אקוניס. עכשיו הבמה שלך. חבר הכנסת גפני, אני יודע שיש לך נושאים חשובים,

תודה לכם. אדוני היושב-ראש, חברי הכנסת, קדימה שוברת שיאים של צביעות וציניות, לא רק כשהיתה בשלטון,

כאשר היא באופוזיציה. חברי בקדימה, הבית הזה ראה בחצי השנה האחרונה כמה מופעים מביכים שלכם, וצריך להגיד את זה ביושר, אבל אין ספק שהשיא בינתיים נשבר בשבוע שעבר. חברי כנסת מקדימה קוראים תיגר על סדרי השלטון התקינים, על הדמוקרטיה הישראלית. קריאה לציבור שלא לקיים חוק שעבר בבית הזה, באולם הזה, בהצבעת רוב חברי הכנסת. אדוני היושב-ראש, מאיפה יצאו הקריאות האלה? מבית-מדרשה של מפלגה, של יושבת-ראש מפלגה, שרוממות הפוליטיקה הנקייה והפוליטיקה האחרת בגרונה. אנחנו לא כמו כולם, אנחנו מחדשים את פניה של הפוליטיקה הישראלית, כך אמרתם, והיו שהאמינו לכם. אתם, חברי קדימה, גברתי יושבת-ראש קדימה איננה נמצאת כאן, אחרי ההצעה הזאת, באמת מביאים פוליטיקה אחרת. איך התאהבתם בביטוי הזה, "פוליטיקה אחרת", ואני מסכים אתכם. מושחתת יותר, לא דמוקרטית, פוליטיקה של התבטאויות מוזרות, חבר הכנסת אקוניס,

אני כמובן לא אקח את זה מזמנך. כל ביקורת כשרה בכנסת, אבל נדמה לי שלא הבחינו חברי הכנסת בין זכותם לשנות חוק לבין זכותם לקרוא שלא לקיים חוק. קיימתי גם בירור עם חברת הכנסת תירוש, נדמה לי, הרי יאמר לך שר החינוך, שנכנס הרגע לאולם, שההבדל בין שבועת שר לשבועת חבר הכנסת היא בכך ששר מחויב,

הוא כבר יודע את שני הדברים.

למלא את החלטות הכנסת וחוקי מדינת ישראל. לעומת זאת, חבר הכנסת לא מחויב בזה.

לא שהוא יכול להפר חוק מבחינה נורמטיבית, כי זה דבר לא ראוי, כי אנחנו חותכים את הענף שאנחנו יושבים עליו, אבל יכולתו של חבר הכנסת לומר: חוק זה אינו טוב ואינני רוצה אותו, אני רוצה לשנות אותו.

אני עוד אזכה לראות הרבה פעמים אותך עושה זאת, וחבר הכנסת גדעון סער, בשנותיו הבודדות בכנסת, עד לפני חמש שנים, עשה זאת בצורה שהפעימה את לב הציבור. אני מודה לך, אדוני היושב-ראש, על השיעור החשוב. זה באמת שיעור חשוב, אבל אני לא דיברתי על האיסור של חברי הכנסת לדבר נגד חוקים שהתקבלו בכנסת, אלא על הקריאה של חברי כנסת מתוך מפלגה שחרתה על דגלה את הפוליטיקה האחרת, לעשות פוליטיקה אחרת. באמת אחרת. אני לא זוכר, אדוני היושב-ראש, אני באמת לא זוכר, אולי אני צעיר מדי, להיות צעיר זה לא פגם. אם זיכרוני אינו מטעני, אדוני היושב-ראש, וגם חברי מקדימה, גם אם יאמצו את זיכרונם היטב, לא יזכרו מצב שבו חוק עובר בכנסת וחברי כנסת מסיעה מסוימת אומרים: לא. קוראים למרד מסים. דבר מאוד מעניין. מה דעתך לגופו של החוק? זה יותר מעניין. אני אגיד לך. עכשיו אני אפסיק את מה שכתבתי כאן ואני אספר לך משהו על כל עניין הרפורמה במים ועל כל הוויכוח המרתק הזה, שמרתק רבים מאזרחי ישראל. חבר הכנסת שי, אתה לא היית פה בכנסת הקודמת, וגם אני לא, אבל מפלגת השלטון, קדימה, העניקה לרשות המים סמכויות דרקוניות. דרקוניות. והיום בא מנהל רשות המים ואומר לנו: אני אקבע לבד את התעריפים, אני לא אשאל אתכם. אני אומר לך, חבר הכנסת שי, אתם שגיתם. ואם אנחנו נלך לתיקוני חקיקה בעניין הזה, ודרך אגב,

חבר הכנסת בילסקי, קצת מהסמכויות שהתפוגגו בכנסת השבע-עשרה, אני בטוח שאתם תצטרפו ליוזמה החשובה הזאת. אני רוצה לחזור לפוליטיקה של ההתבטאויות המוזרות, הסלנגיות, המגניבות האלה, שמדברות למועדונים של נמל תל-אביב, שמרדדות את השיח הפוליטי ואת השיח הציבורי, בדיוק הפוך ממה שחברי קדימה מטיפים לו. אתם פשוט כנראה צבועים, חברי הכנסת של קדימה. אתם פשוט צבועים. אתם מגישים הצעת אי-אמון בממשלה? אני מציע, אדוני היושב-ראש, ואני חוזר על קריאה שקראתי כאן לפני כמה חודשים, כלי פרלמנטרי חדש: אי-אמון באופוזיציה. ואני קורא את הצעתכם: מדיניותה המבולבלת של הממשלה. אתם מתכוונים בוודאי לוויכוח המדיני. הייתם צריכים לכתוב: מדיניותה המסודרת של הממשלה. ואני שואל אתכם, חברי הכנסת מקדימה,

ניסיתם לנהל מדינה במשך שלוש שנים, לא כל כך הצלחתם, אבל ניסיתם. מה יותר מסודר מלבוא ולומר פעם, פעמיים, מאה פעמים או אלף פעמים לפלסטינים: בואו נדבר. בואו נפתח במשא-ומתן לשלום, בלי תנאים מוקדמים, בלי שתגידו מראש לפלסטינים מה יהיו תוצאות המשא-ומתן?

אתם נקטתם, חברת הכנסת זוארץ, את השיטה הזאת שאומרים: עכשיו אנחנו מספרים לכם מה יהיה בסוף המשא-ומתן, ואתם גם כאילו רוצים לנהל משא-ומתן.

נא לסיים, חבר הכנסת אקוניס. ברשותך, אדוני, שמעתי את הרצאתך, היו לך שלוש דקות תמימות על הרצאתי. ובכן, שיטתכם לא צלחה. ראש הממשלה מר אולמרט גם הודה בכך. הוא אמר שלא היתה בשלות בצד השני. ועכשיו אני שומע את מזכירת המדינה האמריקנית, הגברת הילרי קלינטון, גם מחזקת את העמדה הזאת, ואומרת, אתם מדברים על מדיניות מבולבלת, אבל המדיניות מאוד מסודרת,

ראש הממשלה צודק, הוא צודק כשהוא אומר לפלסטינים בואו נקיים משא-ומתן בלי תנאים מוקדמים, ואנחנו מקבלים גיבוי מהממשל האמריקני. לכן הכותרת שלכם, "מדיניות מבולבלת", תשנו אותה לקראת השבוע הבא מתי

שיהיה כן, ל"מדיניותה המסודרת של ממשלת ישראל". אנחנו אומרים לפלסטינים, ואני מקווה שגם קדימה מצטרפת: בואו נדבר. המשא-ומתן יהיה קשה, ארוך, נוקב, אבל אם יהיה רצון טוב הוא גם יצליח. עכשיו אנחנו מחכים, חברת הכנסת זוארץ, לרצון הטוב של הפלסטינים, שאם אינני טועה אנחנו מחכים לו כבר מ-1947. אולי הוא יבוא בעוד כמה חודשים או כמה שנים. מתחילת המאה ה-20. 100 שנות ציונות, מתקן אותי היושב-ראש. דרך אגב, חבר הכנסת אורון, אני בדרך כלל לא עונה למרצ, אבל מכיוון שפנית אלינו, אתה רוצה שאני אתן לו אחר כך לעלות? חבר הכנסת אקוניס, אולי אדוני לא הבין, אדוני סיים. זאת לא התנחלות.

כי 100 שנות ציונות זה ודאי לא רק באשמתנו.

חבר הכנסת אקוניס, אני מאוד מודה לך. רבותי חברי הכנסת, השרים, נא לשבת במקומותיכם. לפנינו שתי הצעות האי-אמון שעליהן אנחנו מתכוונים להצביע. האם הצלצול כבר היה? תודה רבה. ובכן, אנחנו נצביע קודם כול על הצעת סיעת קדימה להביע אי-אמון בממשלה בנושא: מדיניותה המבולבלת של ממשלת נתניהו. מי בעד האי-אמון? מי נגד? נא להצביע. הצעת סיעת קדימה להביע אי-אמון בממשלה לא נתקבלה. 33 בעד, 60 נגד, אין נמנעים. אני קובע שהצעת האי-אמון של סיעת קדימה לא נתקבלה. רבותי חברי הכנסת, אנחנו עוברים להצביע על ההצעה של סיעות בל"ד, חד"ש ורע"ם-תע"ל להביע אי-אמון בממשלה בנושא: מדיניות ייהוד ירושלים המזרחית. רבותי, מי בעד? מי נגד? נא להצביע. הצעת סיעות בל"ד חד"ש רע"ם-תע"ל להביע אי-אמון בממשלה לא נתקבלה. תשעה בעד, 69 נגד, אין נמנעים. אני קובע שהצעת סיעות בל"ד, חד"ש ורע"ם-תע"ל להביע אי-אמון בממשלה לא נתקבלה. ההצבעה שלי לא נקלטה. חברת הכנסת מירי רגב מודיעה לי שהצבעתה לא נקלטה. אינני משנה את ההצבעה, אבל רשמנו בפרוטוקול שביקשת לומר שהצבעת נגד.

בגלל מזג האוויר נמצא בדרך אוטובוס של גמלאי משרד הביטחון שביקשו להשתתף באזכרה של האלוף מאיר עמית, חבר הכנסת והשר לשעבר, ואני נענה לבקשתם להמתין עוד דקות מספר, אבל כמובן נמשיך, ואתכם הסליחה, כי המשפחה נמצאת כאן, ואמרנו שזה יהיה לא לפני 18:00, ואכן הגיעה השעה 18:00. הודעות ליושב-ראש ועדת הכנסת.

אדוני היושב-ראש, חברות וחברי הכנסת, ועדת הכנסת קבעה את הוועדות הבאות לדיון בהצעה לסדר-היום ובהצעות חוק, כדלקמן: ועדת החוץ והביטחון תדון בהצעה לסדר-היום בנושא התמודדות ישראל עם דוח גולדסטון, של חברי הכנסת נחמן שי, מוחמד ברכה, אחמד טיבי וחיים אורון. ועדת הכנסת תדון בהצעת חוק-יסוד: משק המדינה (תיקון מס' 7) (הרוב הדרוש להצעות חוק תקציביות) מ/429, לשם הכנתה לקריאה שנייה ולקריאה שלישית. ועדת העבודה, הרווחה והבריאות תדון בהצעת חוק שיקום נכי נפש בקהילה (תיקון, קביעת מחזיק בתחום הדיור), התשס"ט 2009, פ/905/18, של חבר הכנסת צחי הנגבי, לשם הכנתה לקריאה ראשונה. על-פי סעיף 4(ה) לחוק האזנת סתר נקבעה חובת דיווח שנתית לוועדה משותפת של ועדת החוקה, חוק ומשפט ושל ועדת החוץ והביטחון. ועדת הכנסת החליטה בישיבתה היום על הקמת ועדה משותפת כאמור. הוועדה תהיה בת ארבעה חברים. מטעם ועדת החוקה, חוק ומשפט: חברי הכנסת דוד רותם, יושב-ראש, ואברהם מיכאלי, מטעם ועדת החוץ והביטחון: חברי הכנסת צחי הנגבי וזאב אלקין.

תודה רבה. רבותי, אנחנו נמשיך בסדר-היום ולא נעכב את השרים. אנחנו נחזור לאזכרה שנקיים לשר לשעבר וחבר הכנסת מאיר עמית, זכרו לברכה. אנחנו עוברים להצעת חוק התעבורה (החלת הוראות פקודת התעבורה על רכבת מקומית, הוראת שעה), קריאה שנייה וקריאה שלישית. יציג אותה יושב-ראש ועדת הכלכלה, חבר הכנסת אופיר אקוניס. בבקשה, אדוני. להצעת חוק זו אין הסתייגויות, ולכן מייד בתום הצגת החוק לקריאה שנייה ושלישית אנחנו נעבור להצבעה. אדוני היושב-ראש, תודה, חברי חברי הכנסת, אני מתכבד להציג לפניכם את הצעת חוק התעבורה (החלת הוראות פקודת התעבורה על רכבת מקומית, הוראת שעה), לקריאה שנייה וקריאה שלישית. מטרתה של הצעת החוק האמורה היא להחיל את הוראות פקודת התעבורה על הרכבת הקלה, או בשמה הרשמי "הרכבת המקומית", כהוראת שעה, למשך תקופת הניסוי להפעלת הרכבת הקלה בירושלים, אדוני שר התחבורה, הצפויה להתחיל השבוע ולהסתיים ב-8 בספטמבר 2010. במהלך תקופת הניסוי ייבחנו היבטים שונים של פעילות הרכבת הקלה בטרם תחל תקופת ההפעלה המסחרית, ובהם תקינותה והשתלבותה במערך התנועה העירוני, וכן השפעותיה על ציבור המשתמשים בדרך, שכן מדובר באמצעי תחבורה חדש מסוגו בארץ. בעניין זה ברצוני להדגיש כי במהלך תקופת הניסוי לא תתבצע הסעת נוסעים ברכבת הקלה. אדוני היושב-ראש, אתה תושב ירושלים, אם רצית להשתמש בשירותי הרכבת, אז, לא בשלב הזה.

הצורך בהצעת החוק נובע מהעדר מסגרת חקיקתית המסדירה את אופן השתלבותה של הרכבת הקלה במערך התנועה העירוני.

הרכבת הקלה לא אפשרה לי בירושלים לנסוע עם המכונית שלי. זהו בדיוק, אז אנחנו מנסים קצת להסדיר, לעשות סדר בבלגן, קוראים לזה.

אדוני היושב-ראש: בהתאם למצב המשפטי היום חלות הוראות פקודת מסילות הברזל על מסילת ברזל מקומית, אך הוראות אלה מתייחסות בעיקר לסדרי ההסעה ברכבת, כגון הסעת נוסעים והובלת מטענים. לפיכך מוצע לקבוע כי הוראות פקודת התעבורה, החלות על כלי רכב, יחולו גם על הרכבת הקלה, בשינויים המחויבים. הצעת החוק, ואנחנו מדברים גם על אישור תקנות מכוח פקודת התעבורה שנועדו להחיל את תקנות התעבורה למשך תקופת הניסוי. בישיבת ועדת הכלכלה מסרו נציגי משרד התחבורה והבטיחות בדרכים כי בקרוב יותקנו גם תקנות מכוח פקודת מסילות הברזל לצורך הסדרת סמכויות המנהל, שהוא עובד המדינה שמונה על-ידי שר התחבורה והבטיחות בדרכים, לתקופת הניסוי.

כפי שציינתי בראשית דברי, הצעת החוק המונחת כעת לפניכם היא הסדר זמני שיחול במשך כמה חודשים. הודעתי שבתקופת הניסוי יפעל משרד התחבורה, יחד עם בעל הזיכיון ויתר הגורמים, לגיבוש ההסדר החקיקתי הקבוע לעניין הרכבת הקלה ולהביאו לוועדת הכלכלה, תוך בחינת כל ההשלכות הנובעות מהחלת הוראות הדין הקיים, פקודת התעבורה ותקנות התעבורה, על הרכבת הקלה, לרבות נושא האכיפה

אדוני היושב-ראש, בתפקידי כיושב-ראש ועדת הכלכלה העליתי את נושא התחבורה והבטיחות בדרכים לראש סדר העדיפויות. תחבורה טובה יותר, יעילה יותר, בטוחה יותר, תביא בהכרח גם לחברה טובה יותר, לצמצום הפערים, לקירוב הפריפריה למרכז, אבל גם לקירוב המרכז לפריפריה. זוהי פעילות רצינית ואמיתית, ולא פוזאית וללא ססמאות, למימוש צדק חברתי אמיתי במדינה. לא הוגשו הסתייגויות, לכן אני מבקש מחברי הכנסת כולם לסייע לתושבי ירושלים, בראש ובראשונה, לא קיבלת כאן פרוטקציה,

אבל אתה, כתושב ירושלים, אתה ומשפחתך, ועוד 600,000 תושבי ירושלים, וגם האורחים הרבים בה, אני מקווה שיחזרו לאורח חיים נורמלי. מדי יום ביומו יש מיליון איש בירושלים. אז ודאי, 600,000 ועוד 400,000 מבקרים.

רבותי חברי הכנסת, רבותי השרים, אנחנו עוברים להצבעה בקריאה שנייה. נא לשבת. הצעת חוק התעבורה (החלת הוראות פקודת התעבורה על רכבת מקומית, הוראת שעה), התש"ע 2009, מי בעד, מי נגד, בקריאה שנייה? נא להצביע. סעיף 1 נתקבל. 70 בעד, אין מתנגדים ואין נמנעים. אני קובע שהצעת חוק התעבורה התקבלה בקריאה שנייה. האם לקרוא קריאה שלישית?

הצעת חוק התעבורה (החלת הוראות פקודת התעבורה על רכבת מקומית, הוראת שעה), התש"ע 2009, קריאה שלישית. נא להצביע, מי בעד? מי נגד? מי נמנע? חוק התעבורה (החלת הוראות פקודת התעבורה על רכבת מקומית, הוראת שעה), התש"ע 2009, נתקבל. 63 בעד, אין מתנגדים ואין נמנעים. אני קובע שהצעת חוק התעבורה (החלת הוראות פקודת התעבורה על רכבת מקומית,

התש"ע 2009, התקבלה בקריאה שלישית ותיכנס לספר החוקים של

בבקשה, אדוני. גם לחוק זה אין הסתייגויות, ומייד בתום הצגתו נצביע בקריאה שנייה, ולאחריה בקריאה שלישית. תודה, אדוני. אדוני היושב-ראש, חברי הכנסת, בשם ועדת החוקה, חוק ומשפט אני מתכבד להביא לכנסת את הצעת חוק העונשין (תיקון מס' 102). הצעת החוק עוסקת בתיקונים שונים הנוגעים בנשיאת מאסר בעבודות שירות. הוועדה קיימה ארבע ישיבות על הצעת החוק הזאת. זה דבר שהוא יוצא דופן בוועדת החוקה, משום שבוועדת החוקה עובדים בזריזות, אלא שבהצעת החוק נתגלו כמה קשיים והיה צורך לתקן סעיפים רבים בה. בסופו של דבר הכוונה היא שיתברר שעבודת שירות היא נשיאת עונש מאסר ולא קבלת חופשה שלפעמים גם צריך לעבוד בה. בנסיבות אלה נאלצנו גם להגביל את סמכותם של בתי-המשפט לקבוע שאנשים יישאו עונש מאסר בעבודות שירות והממונה על עבודות שירות יצטרך לסדר להם עבודה בין השעה 18:00 לשעה 24:00,

הצעת החוק נועדה לקבוע שכאשר בית-המשפט מטיל על נאשם עונש מאסר בעבודות שירות, זהו עונש מאסר שהוא מרצה בדרך מסוימת, אבל יש לרצות אותו, ולא יכול להיות מצב שנאשמים שקיבלו שישה חודשי מאסר בעבודות שירות יבצעו את העונש הזה במשך ארבע שנים משום שהם עובדים שלושה ימים ונעלמים לחודשיים, ואחר כך כשמאתרים אותם הם חוזרים לשלושה ימים ושוב נעלמים. לכן גם אפשרנו לנציב שירות בתי-הסוהר לקבוע, שכאשר אדם איננו ממלא את עבודות השירות כפי שהוא צריך, יהיה אפשר לשלול ממנו את עבודות השירות ולשלוח אותו למאסר בפועל. אין ספק שהחוק הזה, מטרתו לחזק את פסקי-הדין, לחזק את הענישה ולאכוף אותה על עבריינים. אני מבקש לאשר את הצעת החוק בקריאה שנייה ובקריאה שלישית. אני רוצה להודות, אדוני, למנכ"לית הוועדה, הגברת דורית ואג, ליועצת המשפטית סיגל קוגוט ולצוות, ולכל חברי הוועדה.

תודה רבה ליושב-ראש ועדת החוקה, חוק ומשפט

נאפשר לו לחזור למקום מושבו ועמדת הצבעתו. לאחר מכן נעבור להצביע בקריאה שנייה

הצעת חוק העונשין (תיקון מס' 102), התש"ע 2009. נא לאפשר לחבר הכנסת רותם להגיע למקום מושבו. אני מבקש להצביע. רבותי חברי הכנסת, מי בעד? מי נגד? מי נמנע? נא להצביע. סעיפים 1 13 נתקבלו. 50 בעד, אחד נגד, אין נמנעים. אני קובע שהצעת חוק העונשין (תיקון מס' 102), התש"ע 2009, התקבלה בקריאה שנייה.

אני שואל תמיד את היושב-ראש, כי אחר כך יכול להיות פתאום מצב שהאופוזיציה משנה את דעתה, או הקואליציה לא נמצאת, והוא צריך לומר לי אם להצביע או לא להצביע. זאת זכותו. נא להצביע, רבותי, בקריאה שלישית. מי בעד? מי נגד? מי נמנע? נא להצביע. חוק העונשין (תיקון מס' 102), התש"ע

נתקבל. 51 בעד, שניים נגד, אין נמנעים. אני קובע שהצעת חוק העונשין (תיקון מס' 102) התקבלה בקריאה שלישית ותיכנס לספר החוקים של מדינת ישראל. רבותי, אנחנו ממשיכים. גברתי, סגנית המזכיר, האם האורחים מגיעים? טוב, הואיל והם נמצאים בפתח הבית, אנחנו נמתין להם כמה דקות.

אלה אנשים בעלי זכויות רבות במדינת ישראל, ומן הראוי שניתן להם כבוד. אני רק חרד שחברי הממשלה עוזבים את השולחנות ולא ישתתפו, לכבוד עמית ולכבוד משפחתו, תיבדל לחיים ארוכים. אני לא רוצה להיכנס לקריאה ראשונה. בבקשה. הרכבת הקלה. נא להודות. תודה לך, אדוני היושב-ראש, על שאפשרת לי להודות, וכמו שאומרים הגששים: "אני רוצה להודות לטכנאים" אז אני רוצה להודות. שר התחבורה, השר ישראל כץ, אני רוצה להודות לך, ולצוות משרדך, שמיהר והתקין תקנות, וגם חוקק הצעת חוק, כפי שביקשתי. אגב, בתחילת הקיץ, בישיבה בנושא הרכבת הקלה בוועדת הכלכלה, אנחנו, אדוני היושב-ראש, בתוך שבוע וחצי, במהירות, בלי ביורוקרטיה ובלי בלמים מיותרים, חוץ מהבלמים של הרכבת הקלה,

כדי לשמור על בטיחותה העברנו במהירות אדירה את החקיקה, וגם את התקנת התקנות בנושא הרכבת הקלה. אם אינני טועה, חודש נובמבר כבר כאן. מה אתם? החוק מדבר על חודש נובמבר. אני מקווה שהפיילוט, נסיעות המבחן של הרכבת הקלה תצאנה לדרך בקרוב מאוד. בספטמבר 2010 בעזרת השם, אני אוסיף, ייסעו גם תושבי ירושלים באותה רכבת קלה, באותו מפעל תחבורתי מבורך. באמת, לצוות משרדך,

אני מודה כמובן גם לצוות הנמרץ של ועדת הכלכלה, לעורך-הדין איתי עצמון, שנמצא כאן, למנהלת הוועדה לאה ורון, ליועצת המשפטית אתי בנדלר, ליועצי שסייעו בהבאה מוקדמת ומהירה של החוק ובהתקנת התקנות. השר כץ, כפי שאמרתי, אנחנו מעלים לראש סדר העדיפויות של ועדת הכלכלה, שעוסקת בהרבה מאוד תחומים, תחום התחבורה הוא בראש סדר העדיפויות. אנחנו בשיתוף הפעולה הפורה הזה ממשיכים כל יום, ונמשיך עד אשר נקדם את התחבורה בישראל לדרגות שהמדינה לא ראתה כמותן בשנים האחרונות.

רבותי חברי הכנסת, אנחנו מבקשים לתת כבוד לאיש ששירת את מדינתנו, אתכם הסליחה, אני קבעתי לשעה 18:00 את האזכרה, אבל בגלל תנאי מזג האוויר אנשים התעכבו, והם באמת אנשים עתירי זכויות. אני מבקש קצת סבלנות, ונמשיך בסדר-היום. ברגע שהם ייכנסו אנחנו נפסיק את הדיונים ונקיים את האזכרה המיוחדת. אני מציע ומבקש מחברי הכנסת לתת את הכבוד הראוי לאדם עתיר זכויות. הצעת חוק שירותי קבורה (תיקוני חקיקה) יציג את הצעת החוק השר לשירותי דת יעקב מרגי. השר מרגי, בינתיים תציג את החוק, אחר כך נעשה הפסקה, נקיים את האזכרה, ישיבה מיוחדת, לאחר מכן נקיים את הדיון בקריאה ראשונה. בבקשה, אדוני.

חברי חברי הכנסת,

ראש הממשלה,

הצעת חוק שירותי קבורה (תיקוני חקיקה), התשס"ט 2009, מוגשת לכנסת לקריאה ראשונה. מוצע כי המוסד לביטוח לאומי ישלם דמי קבורה רק על קבורות בבתי-עלמין מאושרים. כן מוצע לקבוע תעריפים לחלקות קבר על-פי סוג הקבורה כדי לעודד קבורה רוויה. רבותי, אני רוצה לתת הסברים. בגלל תכנון מדיניות הקצאת קרקעות לבתי-עלמין, וניצול מרבי של שטח, שיהיה למקסימום קבורה במינימום שטח, הממשלה החליטה לעודד קבורה רוויה. יש מצוקה, כי עלות הפיתוח של בתי-העלמין בקבורה רוויה זאת אומרת קבורה בקומות,

זה עבר קריאה ראשונה בכנסת הקודמת. כמעט משולשת, ויש גם רתיעה של הציבור בנושא הזה. אז גם רתיעה וגם עלויות מופרזות של הפיתוח וההקמה של בתי-עלמין כאלה, מאלצות אותנו לתת תמריץ ועידוד בנושאים האלה, ולתקן את החוק, ומאפשר לביטוח הלאומי לשלם, כי עד היום זה היה על-פי קבורת שדה, והביטוח הלאומי,

היה יכול לשלם רק על קבורת שדה. לכן בתיקון הזה אנחנו מבקשים לתקן את זה כדי שסוף-סוף נוכל לעודד ולהוציא את זה מן הכוח אל הפועל.

מה אתם עושים עם בתי-קברות לא מוכרים?

נמשיך עוד כמה דקות. לקריאה ראשונה נרשמו חברי הכנסת אורי אריאל, אינו נוכח, חבר הכנסת יעקב כץ, אינו נוכח, חבר הכנסת נסים זאב, שלא נרשם, האם הוא מבקש לדבר? הוא נרשם כבר? חבר הכנסת גדעון עזרא, אתה מבקש לדבר?

חבר הכנסת שלמה מולה,

חבר הכנסת גדעון עזרא ראשון, ואחריו חבר הכנסת מגלי והבה. אחריו חבר הכנסת שלמה מולה, ואם יהיה נסים זאב באולם הוא ידבר, בין שנרשם ובין שלא נרשם.

אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, השר מרגי, אני חושב שהצעת החוק הזאת היא חיונית, וכמה שיותר מהר. אנחנו הולכים וכובשים שטחים פתוחים במקום לקבור בקומות. אין לי ספק, השר מרגי, שהוצאות הקבורה שלא בקומות צריכות להתייקר בצורה משמעותית, שלא לדבר על כך שמי שרוצה קבר בעודו בחיים, אני חושב שברקת, האתר, חייב להיות מוקם במהרה, מאחר שהשטח בירקון הולך ונגמר. אני רק רוצה לבקש ממך דבר אחד, יש בתי-קברות פרטיים על אדמת מינהל, בלי קבלת אישור של המדינה. הדבר הזה הוא שערורייה. וכל בתי-הקברות הללו, שהם אדמה חקלאית, מוקדשים לנושא הזה, ואין פוצה פה ומצפצף. אדוני השר, אני מאוד מקווה שייעשה טיפול בנושא הזה, מאחר שלפי דעתי התופעה הזאת הולכת וגדלה וצריך להפסיק אותה. אני בהחלט בעד הצעת החוק.

בבקשה, חבר הכנסת מגלי והבה. אדוני היושב-ראש, ראש הממשלה והשרים, חברי חברי הכנסת, אין ספק שכוונתו של השר מרגי היא לעשות סדר בבתי-הקברות במקומות שבהם יש בתי-קברות מסודרים. ואני רוצה להפנות תשומת לבך, וגם אלה שהולכים להצביע בעד החוק, וכמובן בקריאה ראשונה אפשר עדיין בוועדה לתקן. ידוע לך, אדוני שר הדתות, שברבים מהכפרים, וגם ביישובים, אין בתי-קברות מסודרים. ולא כי אנשים לא רוצים להיות מסודרים או הרשויות המקומיות לא רוצות. הבעיה היא שהנושא לא סודר כפי שמצפים ממדינה מתוקנת, שבכל יישוב יהיה בית-קברות מסודר ויהיה אפשר לקבור בו את המתים של היישובים.

כשאנחנו באים, אדוני היושב-ראש, לקבוע שכל הקבורה תתבצע בבתי-קברות מסודרים, בלי להביא בחשבון את אותם יישובים, אותם מקומות, שעדיין אין בהם בתי-קברות מסודרים, המשמעות של זה היא שאנחנו מענישים את האוכלוסייה שמגיע לה כחוק החזר כל ההוצאות לקבורה מהביטוח הלאומי. ולכן, אני כאן, ואני אומר גם לך, אדוני השר, וגם לחברי חברי הכנסת, אל לנו לתמוך בהצעות חוק שיש בהן כדי להפלות אוכלוסייה מסוימת בלי שהתכוונו לכך. בואו נעבוד קודם כדי שבמקומות האלה יהיו בתי-קברות, או בתי-עלמין,

ואחר כך יהיה אפשר לקבוע שבמקומות האלה אז ישלמו להם. הבעיה שלנו, אדוני היושב-ראש, היא שבהרבה מן היישובים, דרך אגב, מינהל מקרקעי ישראל אפילו לא מקצה את הקרקע. אז גם צריך לסייג, שהרבה יישובים, על חשבון הקרקע הפרטית שלהם, כי בסופו של דבר כולנו עדיין מכבדים את המת, וצריכים למצוא לו מקום קבורה.

הצעת חוק כזאת מחייבת את המשרדים, את הרשויות, את כל מי שנוגע בדבר, לעשות סדר ובדק בית. אני אעמוד על המשמר בוועדת הפנים והגנת הסביבה כדי שהנושא הזה יסודר. אוי לנו אם אנחנו, במדינת ישראל של המאה ה-21, לא יהיה לנו, או יהיו לנו הצעות חוק שמפלות בין אזרח לאזרח. ההזדמנות הזאת באה בכלל בקריאה הראשונה, אדוני היושב-ראש, שנבהיר את הדברים, נשים אותם, וכך נלך על חקיקה שתשרת את כל האוכלוסייה. אני רואה פה גם את השר לענייני מיעוטים, וחשוב מאוד שבאותן רשויות, שבאותם מקומות שעדיין אין בהם בתי-עלמין מסודרים, שגם להם יהיו בתי-עלמין מסודרים, ולא להחיל את החוק כל עוד אין בתי-עלמין מסודרים, וצריך לתת שירותים ותמורה לכל האוכלוסייה. בכבוד המת אין הבדל בעצם, לפחות להתייחס לכולם בשוויון ולכבוד המת. אני מאוד מודה לך, אדוני היושב-ראש.

אדוני ראש הממשלה, גברתי יושבת-ראש האופוזיציה, רבותי השרים, חברי חברי הכנסת, אנחנו מייחדים כעת דברים לזכרו של השר וחבר הכנסת לשעבר מאיר עמית, זכרו לברכה, שהלך לעולמו בפגרת הקיץ. נכבד בבקשה את זכרו בקימה. (חברי הכנסת מכבדים בקימה את זכרו של

האלמנה יונה עמית, הבנות ענת, אילת, הנכדים והנינים, ראש המוסד לשעבר אפרים הלוי, גמלאי המוסד, חברים לנשק, אסירי הפרשה,

האלוף במילואים מאיר עמית, זכרו לברכה, היה מבכירי בניה של מדינת ישראל וממניחי היסוד לביטחונה. הוא כיהן כראש אמ"ן וראש המוסד, ואחר כך היה חבר הכנסת התשיעית, שבה כיהן גם כשר התחבורה ושר התקשורת. לא תמיד אנחנו נדיבים די הצורך בחלוקת מחמאות, אבל למאיר עמית

חוב גדול. תרומתו הגדולה לעוצמתה ולביטחונה בעצוב קהילת המודיעין עדיין כמוסה, בחלקה הגדול, וטרם הגיעה העת לחשוף את כל מפעלותיו.

היה שילוב נדיר של מפקד, איש צבא וגם איש כלכלה ומשק. הוא עבר את כוך ההיתוך הצבאי בגיל צעיר בשירות "ההגנה", לחם במלחמת העצמאות, ועם הקמת צה"ל נשאר במערכת הצבאית ובמערכת הביטחון. בשנת 1977 נבחר לכנסת מטעם מפלגת ד"ש, כיהן בממשלת בגין כשר התחבורה ושר התקשורת. על מפעל חייו ותרומתו המיוחדת לחברה ולמדינה הוענק לו בשנת 2003 פרס ישראל. הוא הקרין איכות וחזון, אצילות ופשטות הליכות. דומה היה לסלע מסלעיה של הארץ, סלע מוצק ואיתן שעמד בכל הסערות,

לא חסרו לו בחייו. סיפור חייו של מאיר עמית הוא גם סיפור חיינו בארץ. אנחנו מודים לך, מאיר, על כל מה שהיית, על כל מה שעשית ותרמת כדי לאפשר לכולנו לחיות כאן בבטחה. לכם, בני משפחתו, וגם לידידיו ולמוקיריו הרבים,

תנחומים בשם הכנסת כולה. יהי זכרו ברוך. אני מזמין את שר הביטחון וראש הממשלה לשעבר אהוד ברק לשאת דברים לזכרו של מאיר

אדוני היושב-ראש, מכובדי ראש הממשלה, שרי ממשלת ישראל, משפחת עמית היקרה, הרעיה יונה, הבנות אילת וענת, דרישת שלום גם לניצה בחו"ל, הנכדים, הנינים, חברי חברי הכנסת, ראשי קהיליית המודיעין בעבר שהגיעו אלינו היום, כנסת ישראל מקדישה היום את ישיבתה לזכרו של מאיר עמית, מעמודי התווך של ביטחון ישראל ועוצמתה. סיפור חייו של מאיר עמית הוא סיפורה של תקומת ישראל בארצו, ביטחונה וביסוסה. בן למשפחת סלוצקי בטבריה, חניך הגימנסיה הריאלית בתל-אביב וחבר קיבוץ אלונים, מאיר של "ההגנה" וקרבות מלחמת השחרור, ממ"פ בקרבות משמר-העמק והגליל התחתון עד למג"ד בגולני במבצע "עובדה" בואכה אילת. מאיר כמח"ט גולני בקרב המר של תל-מוטילה,

המתכנן העיקרי והמפקד בפועל, מהבור של אג"ם-מבצעים, על מבצע "קדש". פצוע הצניחה שאת כאבה נשא עמו כל חייו, והסטודנט בקולומביה. ואז, תפנית: מאיר המנוסה, הבכיר, הבשל והסמכותי ביותר בין אלופי המטכ"ל, מתמנה לראש אמ"ן, וזמן קצר לאחר מכן, במקביל, בלי לפשוט מדים, תוך כדי משבר הטילים המצריים, מינוי אחרון של בן-גוריון, מתמנה מאיר גם לראש המוסד. הרמוניה כזאת בין אמ"ן למוסד לא היתה מעולם, ולא תיתכן עוד. הייתי אז סגן משנה, מפקד צוות צעיר בסיירת מטכ"ל.

פגשתי בו לראשונה. אין מלים לתאר את השפעת מינויו של מאיר לראש אמ"ן. כמו זרם חשמלי עבר בחיל כולו. חיל שהיה קצת אטי וכבד, שראה את עצמו עד אז בעיקר כחיל של הערכות, דיונים, איסוף גלוי, קצת סוכנים, קשרי חוץ ומעט טכנולוגיה. אישיותו המגנטית, סמכותו ומשקלו בתוך המטכ"ל, מעורבותו החזקה בכל פרט מבצעי, ומעל לכול מגע הקסם של מנהיגות מאתגרת, תובענית, מציבה יעדים גבוהים, נותנת לנו, המבצעים, תחושת גיבוי מוחלט, גם במקום שבו ההעזה שלנו ושלו עלולה לעתים להוביל לכישלון, אמון בנו ולקיחת אחריות שלו. נכונות להחלטות קשות בתנאי אי-ודאות. אין שני למאיר עמית בתרומה להפיכת חיל המודיעין למכשיר מבצעי חד, ייחודי ופורץ דרך, ולבית-היוצר להבקעות טכנולוגיות בשירות ההתרעה, דרך בניית קבוצות איכות אנושיות שהשפעתן ניכרת גם היום, שנות דור לאחר מכן, בחברה כולה ובמערך ההיי-טק הישראלי ומיצובו בעולם. בהבחנתו החדה כתער, לעתים אכזרית, בין עיקר לטפל; בחוסר סבלנותו לברברת ולחיפושי כבוד, בהבנתו שלא המדרש עיקר אלא המעשה, בדבקותו במשימה ובנכונותו לקבל פעם אחר פעם,

החלטות קשות ומסוכנות ולעמוד עליהן ואתן כל עוד לא השתנו מיסודן הנסיבות בכל אלה קבע מאיר את היעדים, ההישגים, הנורמות הפנימיות והתפיסה העצמית,

המשרתת את קהילת המודיעין הישראלית לשנות דור קדימה. ההישגים לא איחרו לבוא. את חלקם הגדול אי-אפשר לפרט גם היום, חלקם נודעו מאז לציבור, ובהם הבאת מטוס ה"מיג 21" והעמקת קשרי המוסד מכורדיסטן ומרוקו ועד ארצות-הברית. לא מקרה הוא שבשיאה של "תקופת ההמתנה", טרם פתיחת מלחמת ששת הימים, היה מאיר עמית האיש שנשלח בעקבות אבא אבן,

לוושינגטון, כדי להבטיח ולוודא קיום התשתית המדינית למערכה העומדת לפרוץ. עם שחרורו פנה מאיר, כעניין המובן מאליו, אל הובלת התחום הכלכלי, הרגל האחרת של ביטחון אמיתי, והתייצב בראש "כור תעשיות", שהיה אז הקונצרן הכלכלי הגדול במדינה. עם אורה הנצחית לצדו, אני זוכר אותו בתנופת התעשייה במטה "כור" כאילו הוא עדיין באמ"ן או במוסד. מאיר לא אהב את הפוליטיקה, ורבים מהפוליטיקאים נראו לו מרחפים, surfing בלשונו, או מניפולטיביים ומרוכזים בעצמם. משהו בטמפרמנט העשייה שלו, ובאתוס השירות ואחדות המטרה שהביא אתו מכל מסלול חייו, עמד בדיסוננס חריף לפרקסיס הפוליטי. מאיר התפטר מתפקידו כשר ברגע שהבחין בפעולה של הממשלה שלא התאימה למה שלדעתו לקחו על עצמם מול הבוחר. כזה היה האיש, וזאת היתה, בלי חשבון פוליטי, האמת הפנימית שלו. מכל הפוליטיקאים שהכיר העריך את בן-גוריון כמנהיג ואת פנחס ספיר כאיש מעשה עם רגליים נטועות עמוק באדמה. מחבריו בממשלת הליכוד ובד"ש התאכזב,

הברק חזר לעיניו רק כשחזר אל אהבותיו הישנות: גופי הכלכלה הגדולים, בהם כיהן כדירקטור, וחברת "חלל תקשורת" ששילבה בעיניו נגיעה בעתיד ומענה לצרכים ייחודיים של ישראל. אבל בעיקר מצא מאיר סיפוק בהתמסרותו לפרויקט מורשת המודיעין, שלא היה קם ולא מתקיים כמפעל חינוכי, חי ונושם ללא יוזמתו ומרצו האין-סופיים. מאיר רדה בנו בעניין הזה ביד רמה גם כשהיינו כבר ראשי אמ"ן ורמטכ"לים, בכל מה שקשור למרכז, ויושב פה בחדר יותר מעד אחד למאמץ הזה. בשנת 2003 זכה מאיר,

בפרס ישראל על תרומה מיוחדת לחברה ולמדינה. מאיר, אנושי תמיד, ואיש של חברים, בדאגת אמת בכל נפתולי ההתמודדות עם נפילתו ותלייתו של אלי כהן, השם ייקום דמו, במאבק על החזרת עצורי פרשת "עסק הביש" ממצרים, בקשר עם חברים מכל מסלול חייו הביטחוני כשהוא כבר בעולם הכלכלי,

מי יכול לשכוח, גם במסיבות הרעים של יום העצמאות בחצר ביתו ברמת-גן, עם כל מי שיש להם מניות יסוד בהקמתה ובביטחונה של ישראל. יונה, הבנות, הנכדים והנינים, המשפחה, מעטים זכו כמותכם לבעל, אב, סב ובן משפחה שהיה אדם בביתו ואיש גדול בצאתו, בהליכותיו ובחותם שהשאיר על עמנו. אנחנו זוכרים ונזכור את מאיר עמית בכל דרכינו ומעשינו. יהי זכרו ברוך.

הפסקה לדקה.

מאוד מודה למשפחה ולכל החברים. אני מחדש את הישיבה בהמשך הדיון על הצעת חוק שירותי קבורה (תיקוני חקיקה), התשס"ט 2009, קריאה ראשונה. חבר הכנסת שלמה מולה, בבקשה. אדוני היושב-ראש, ודאי, לא יכול שאתה לא תסיים את הדיון, אלא אם כן אתה תחליט שאתה לא מסיים.

היושב-ראש, אני רואה שהשר נמצא כאן. אני קודם כול רוצה לברך על יוזמת החקיקה. אני רק רוצה לבקש מהשר, החקיקה הזאת איננה מספיקה. אני יודע להגיד שיש עשרות אנשים, בעיקר בבתי-עלמין בצפון, באזור חיפה, באזור הקריות, שנדרשים לשלם מכספם האישי אלפי שקלים. אני פניתי גם באופן אישי לשר, הראיתי לו חשבונית תשלום של 15,000 שקל, 20,000 שקל, 12,000 שקל, 8,000 שקל. אדוני היושב-ראש, אני חושב שדווקא משום שאנחנו יודעים את הבעיה שנוצרה, באילו נסיבות נוצרה, למה דורשים מאנשים לשלם אלפי שקלים, לפעמים גם שלא לצורך? אני מקווה שבמסגרת הצעת החוק, השר,

הוא קשוב, דיברתי אתו כמה פעמים, ואני חושב שזאת הזדמנות, אולי יוצאת מן הכלל, לסגור את הפרצה הזאת, שגם אנשים שרוצים להיקבר, שייקברו בכבוד, וגם שהמשפחות שלהם לא יידרשו לשלם אלפי שקלים. אני חושב שצריך שוויון במתן שירותי דת, בכלל זה גם קבורה צריכה להיות זכות יסוד שכל אזרח מקבל. אבל לא יכול להיות שבבתי-עלמין בחיפה יגבו אלפי שקלים. איך זה יכול להיות? איך זה יעלה על הדעת? אני יודע שהתקיימו דיונים גם אצל השר, וגם, אם אני לא טועה, באחת הוועדות של הכנסת. אני חושב שיש דרישה לא שוויונית של תשלומים של אלפי שקלים. אלפי שקלים. זה דבר לא נכון, וצריך לסגור את הפרצה הזאת. אני יודע להגיד שדווקא מי שנדרשו לשלם הרבה מאוד כספים הם דווקא עולים, גם מחבר המדינות וגם מאתיופיה. מטבע הדברים, אנשים פנו אלינו. לכן אני חושב שבמסגרת ההסדר שהשר עושה סביב העניין הזה הוא חייב לקבוע תעריף אחיד שמאפשר לאנשים, גם אם יגבו כסף, הם יצטרכו לעמוד באמות מידה מקובלות. לא יכול להיות שאנשים שבאים לקבור את מתיהם יידרשו פתאום לשלם אלפי שקלים. לכן אנחנו נתמוך בהצעת החוק, אבל נדרוש מהשר, במהלך החקיקה בקריאה שנייה ובקריאה שלישית, להכניס תיקונים שיאפשרו מתן הזדמנות קבורה שווה לכל אזרח בישראל. תודה רבה, אדוני היושב-ראש. תודה לחבר הכנסת שלמה מולה. חבר הכנסת אחרון הדוברים, נסים זאב. לאחר מכן נעבור להצבעה. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, הצעת חוק שירותי קבורה באה בעיקר לעודד קבורה חוקית ורוויה יותר, כדי להתמודד עם הבעיה של השטחים, אבל לא ברור לי, משום מה, איך הנושא קשור כלכלית לשנים 2010-2009, בהמשך להצעת חוק ההתייעלות הכלכלית במשק המדינה.

קשר יש בין שני הנושאים? אני חושב שאין כאן שום קשר אמיתי, אלא רוצים לחסוך בקרקעות ובשטחים, שבוזבזו אולי שלא לצורך, אבל אנחנו יודעים שאנשים מוכנים לשלם על חלקה אחת, אם היא בודדת, אפילו סכום כפול, מכופל ומשולש, בתנאי שיקבלו חלקה נפרדת ולא קבורה בקומות כפי שאנחנו מכירים היום. אני יודע שיש יישובים שלא קיימים בהם בתי-עלמין, ונכון מאוד ששר הפנים לא יכול להכניס כרגע את המגבלה, לפני שיאושרו שטחים שבהם יהיה אפשר לקבור.

אי-אפשר למנוע מיישובים שעד לרגע זה לא קיים אצלם סדר ושטחים שמאושרים על-ידי משרד הפנים, ומצד שני להכניס אותם כבר למגבלה הזאת. אני רוצה רק להעיר, בהמשך דבריו של חבר הכנסת מולה, אנחנו יודעים שבאופן מכוון חברות קדישא מכריזות על שטחים כי הם שטחים סגורים. איך הם עושים את זה בצורה מקצועית? הם הופכים את זה כאילו לשבילים, או לדרך, אתה מגלה את כל

אני לא מגלה סודות. בסופו של דבר גם הביטוח הלאומי מכיר בזה, אבל זה צריך להיות על-פי תוכנית. אם בתוכנית הם מראים שהשבילים קיימים בשטח, לא יכול להיות שאותם שבילים יהפכו, אחרי שמכריזים על השטח אדוני היושב-ראש, זה מאוד חשוב, אתה בזכות דיבור, אדוני, ואני אתך.

אני רק רוצה לומר לך, מכריזים על השטח שטח סגור, ואז על-פי חוק אפשר אפילו לשלש את המחיר, ולאחר מכן פותחים את השבילים, מבטלים אותם והופכים אותם לאתרי קבורה. אז יש כאן רווח, הייתי אומר: "עושה עושר ולא במשפט". לכן אדוני מתריע. לכן אני מתריע, ואומר שזה חייב להיות על-פי תוכנית, וכל חברה קדישא צריכה להראות תוכנית ולהיצמד לאותה תוכנית.

תודה לחבר הכנסת נסים זאב. חברי חברי הכנסת, אנחנו עוברים להצבעה בקריאה ראשונה על הצעת חוק שירותי קבורה (תיקוני חקיקה),

מי שרוצה, להצביע. ההצעה להעביר את הצעת חוק שירותי קבורה (תיקוני חקיקה),

בעד, 18, נגד, 1, היושב-ראש. אמרתי את זה: כל עוד לא נגיע להסדר בנושא הקברות ביישובים ובמגזר הלא-יהודי, אנחנו נהיה נגד. ודאי, עוד לא החלטתי. אני מכריז שהחוק התקבל בקריאה ראשונה ויועבר לשם הכנתו לקריאה שנייה ולקריאה שלישית לוועדת הפנים והגנת הסביבה. אנחנו ממשיכים, חברי חברי הכנסת, בסדר-היום. בקשת ועדת העבודה, הרווחה והבריאות להחיל דין רציפות על הצעות החוק כדלקמן, ימסור לנו את ההודעה חבר הכנסת חיים כץ: הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס' 108) (ביטוח סיעודי לנפגעי עבודה), התשס"ח 2008, והצעת חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה (תיקון מס' 25) (יתום משני הוריו), התשס"ט 2009. אדוני, יושב-ראש הוועדה, הבמה לרשותך. בבקשה. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס' 108) (ביטוח סיעודי לנפגעי עבודה), התשס"ח 2008, אושרה בקריאה ראשונה בכנסת השבע-עשרה והועברה לוועדת העבודה, הרווחה והבריאות. את הצעת החוק יזם חבר הכנסת זבולון אורלב. סעיף 148 לחוק הביטוח הלאומי , התשנ"ה 1995, קובע כי המוסד לביטוח לאומי רשאי לנכות מקצבה של נכה עבודה שנקבעה לו דרגת נכות יציבה דמי חברות לטובת ארגון ששר הרווחה והשירותים החברתיים הכריז עליו ארגון של נכי עבודה, תשלומים לקרן הדדית של אותו ארגון ודמי השתתפות בביטוח חיים הדדי שסידר הארגון. בהצעת החוק שמוצע להחיל עליה דין רציפות מוצע לקבוע כי המוסד יהיה רשאי לנכות מקצבה של נכה עבודה גם דמי השתתפות בביטוח סיעוד הדדי שסידר ארגון נכי העבודה. ועדת העבודה, הרווחה והבריאות החליטה להודיע לכנסת על רצונה להחיל דין רציפות על הצעת החוק, ואני מתכבד להביא הודעה זו לפני מליאת הכנסת. תודה, אדוני. אני מניח שמכיוון שזאת הודעה,

צריך לאשר בהצבעה. בעוד שבועיים.

זה החוק. אנחנו אתך, לא נגדך. אני אביא את הטופס השני. בבקשה. אנחנו נרשה לך להביא את הטופס השני, להצעת החוק השנייה, ולאחר מכן נעבור לשאילתות לשר לביטחון הפנים. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, ועדת העבודה, הרווחה והבריאות של הכנסת החליטה בישיבתה ביום ח' בחשוון התש"ע,

לבקש מהכנסת להחיל דין רציפות על הצעת חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה (תיקון מס' 25) (יתום משני הוריו), התשס"ט 2008. ההצעה אושרה בקריאה ראשונה בכנסת השבע-עשרה,

כ"ט בתשרי התשס"ט, 28 באוקטובר 2008. הכנסת הרשתה, בהחלטתה מ-29 באוקטובר 2008, לחלק את הצעת החוק. בהצעת החוק שהוועדה מבקשת להחיל עליה דין רציפות נכלל אותו החלק מהצעת החוק שפוצל כאמור, שמתייחס לסעיף 7(א2), (ג)(2) ו-(ד) לחוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה, התש"ל 1970. ההצעה היא לקבוע שגם יתום משני הוריו, שרק אחד מהם הוא נפגע פעולת איבה, יהיה זכאי לתגמול החודשי שניתן כיום ליתום ששני הוריו הם נפגעי פעולות איבה. ההצעה קובעת גם מדרג, שלפיו יתום כאמור שגילו בין 21 ל-25 יהיה זכאי לחלק מהתגמול החודשי בתנאים מסוימים, ויתום שגילו עולה על 25, עד גיל שייקבע בהמשך ההכנה של הצעת החוק בוועדה, יהיה זכאי לחלק מהתגמול החודשי בתנאים מסוימים ולמשך שנתיים. הממשלה הסכימה להחלת דין רציפות על הצעת החוק כפוף לתיאום נוסח החוק והליכי החקיקה עמה. אני פונה אל חברי הכנסת לאשר את בקשת ועדת העבודה, הרווחה והבריאות להחיל דין רציפות גם על הצעת חוק זו.

תודה לחבר הכנסת כץ. אנחנו גם שמענו את ההודעה השנייה על דין הרציפות, ועל מנת לאפשר לסיעות או מי שרוצה להתנגד, בהתאם לתקנון, שבועיים אלה. יש עוד הצעה, אדוני?

אם כך, נאפשר את השבועיים האלה, בהתאם לתקנון. מי שרוצה להגיש התנגדות, זה הזמן, ונצביע בעוד שבועיים. חברי חברי הכנסת, אנחנו מזמינים את השר לביטחון פנים לענות על השאילתות. עד שהוא יעלה, חבל שאלה שטורחים ושואלים לא נמצאים כאן על מנת לקבל את תשובותיהם. אלה שנמצאים כאן, אני מודה להם. הרשימה ארוכה, ואנחנו מזמינים, כפי שאמרתי, את אדוני השר לביטחון פנים. הבמה היא שלך.

אנחנו מתחילים בשאילתא מס' 34, של חבר הכנסת דוד אזולאי: התנהגות שוטרים במשטרת עפולה. מכיוון שהוא לא נמצא,

איפה פה, אדוני, חבר הכנסת אמנון כהן? אני רואה שאתה דואג לבן סיעתך. לפרוטוקול, כיוון שהוא לא נמצא כאן. ביום י"ד בניסן התשס"ט (8 באפריל 2009): פורסם כי שוטרים מעפולה הכריחו אדם להגיע לחקירה

וסירבו לבקשותיו שיגיע לחקירה בכל מקום ובכל עת שיידרש. חקירתו בוצעה עקב תלונת אשה באוטובוס שעמה התווכח. הוא שוחרר בתום החקירה בשעה 01:00 בעפולה. רצוני לשאול: 1. האם נבדקה התנהגות המשטרה?

חבר הכנסת דוד אזולאי ביקש לדון

חבר הכנסת זאב, נסתפק? מגיעה לך הזכות לשאלה נוספת.

בבקשה.

בבקשה, חבר הכנסת זאב. אדוני השר, האם כאשר אדוני מתכוון לנתונים של הפגיעה זה כולל

רציתי להודיע לך שקראנו לך, וזה עבר לפרוטוקול. השר עוד פה, ואחרי הישיבה תוכל לקבל את התשובה.

אני בטוח. שאילתא מס' 123 של חברת הכנסת חנין זועבי, לפרוטוקול. קודם שאילתא 107. זה לא הולך לפי הסדר? לפי הסדר, אדוני, אבל הוא לא היה כאן. שאילתא מס' 107 של חבר הכנסת דוד אזולאי: חייל ריסס צלבי קרס על בית-כנסת. בבקשה, אדוני. ביום ד' בסיוון התשס"ט (27 במאי 2009): פורסם כי המשטרה תפסה שלושה צעירים, אחד מהם חייל, שריססו צלבי-קרס על קירות בית-כנסת בתל-אביב. השלושה נחקרו בגין "השחתת פני מקרקעין". רצוני לשאול: 1. האם נכון הדבר?

3. מה היה ההסבר למעשיהם? 4. האם מדובר

אני מציע להסתפק במענה. אדוני חבר הכנסת אזולאי, שאלה נוספת? אדוני השר, לא הבנתי מדבריך האם המלצת המשטרה היתה להגיש כתב אישום כנגד אותם אנשים או שהמשטרה הסתפקה באיזושהי אזהרה. חבר הכנסת אזולאי, שלושת החשודים הביעו חרטה על מעשיהם. התיק הועבר לבחינת הפרקליטות, ובפרקליטות שוקלים כרגע אם להגיש כתב אישום.

תודה לחבר הכנסת אזולאי. אנחנו ממשיכים לפי סדר. שאילתא 123 של חברת הכנסת חנין זועבי, כפי שקבענו קודם,

לפרוטוקול. ביום י"א בסיוון התשס"ט (3 ביוני 2009): משטרת מרחב הנגב הציבה לאחרונה מחסומים משטרתיים בכניסה לכפר תראבין.

מהווה פגיעה חמורה בזכויות יסוד של התושבים, כולל הזכות לחירות, לחופש תנועה ולפרנסה.

לשאול: 1. מה היא המטרה בהצבת המחסומים?

3. האם תחושת הביטחון של תושבי עומר שווה

שאתמול היתה בוואדי-עארה.

תודה לשר. שאלה נוספת לחבר הכנסת אריה אלדד. תודה, אדוני השר, על התשובה המפורטת. אכן אתמול ראינו גם בטלוויזיה, גם שמענו על הריסה שנדרשו לה, לביצועה, כמדומני 400 או 500 שוטרים. האם בכוונת משרדך להקצות כוח-אדם כזה באופן קבוע על מנת לאכוף את החוק בתחום הזה? אמרתי: שמירת החוק עומדת בראש סדר העדיפויות, והדוגמה של אתמול היא דוגמה של 400 ו-600, ואנו לא נירתע, למרות המצב המורכב. הבית שהיה במרכז הכפר, אני אישרתי את הביצוע, והמשטרה ביקשה לסייע לכוחות הפועלים שם, גופי האכיפה. לא נירתע. ניתן כל מה שדרוש, כל מה שדרוש כדי לקיים את החוק ולאפשר למערכות לטפל בכל הנושא של צווים, גם שיפוטיים וגם מינהלתיים.

תודה. אנו ממשיכים. שאילתא מס' 153 של חבר הכנסת יריב לוין: אלימות שוטרים כלפי קטין בבית-שמש. יש אותה שאילתא, שאילתא מס' 155, לחבר הכנסת דוד אזולאי, באותו עניין. לכן, אדוני יענה על שתי השאילתות, ואם תהיה שאלה נוספת, נראה בהמשך. בבקשה, אדוני. ביום י"ח בסיוון התשס"ט (10 ביוני 2009): כתבת ערוץ-2, דנה סומברג, חשפה כי בתאריך 19 במאי 2009 אירע בבית-שמש מקרה של אלימות מצד שוטרים כלפי קטין בן 14. רצוני

מפקד התחנה מחו"ל זימן מפקד התחנה את חבר מועצת העיר ראובן כהן לשיחה במשרדו ובה הבהיר לו את עמדת המשטרה ואת אופן הטיפול בתיק, והשניים שוחחו על מצב הנוער בעיר. באותה שיחה הסכים מר כהן כי יש לעשות את המיטב לשיפור הנושא. השיחה היתה נעימה ולא היה כל זלזול מצד מפקד התחנה, ההיפך הוא הנכון. תודה לאדוני. אנו ממשיכים בסדר. בבקשה, אדוני, חבר הכנסת אזולאי. אדוני השר, תודה רבה על תשובתך, ואכן אני מאשר שהתקיים דיון בוועדת הפנים בהשתתפות מפקד המחוז. יחד עם זה, אני רוצה לומר לך, כאדם שראה את התמונות שם במקום, אני חושב שמי שראה: לא יעלה על הדעת ששלושה שוטרים, כל אחד במידותיו הוא, מול ילד, ואחר כך יגידו שאותו ילד השתמש באלימות, אני חושב שאפילו הדבר הזה לא היה צריך, אני מבין שכתבו את הדברים האלה לשר, וזה לא היה צריך להיות כך. יחד עם זה, אני לא יכול להתעלם ממה שאמר פה השר על המפגש, ואני מברך על כך, של חבר מועצת העיר עם מפקד התחנה.

אדוני השר, הגיע הזמן שהשוטרים ידעו, מעבר לתפקידם, גם יש קצת מערך של יחס אנושי, ולצערי הרב, הדבר הזה חוזר על עצמו. קצת לשפר את יחסי האנוש בין השוטר לבין האזרח.

שוב אני חוזר, חבר הכנסת אזולאי, אנו לא נעמוד, לא אתה ולא אני, במקומנו, ונשפוט לצד כזה או אחר. מאחר שהיתה תלונה, החומר הועבר למח"ש. שבמשרד המשפטים יבדקו. אם יש מקום להעמיד אותם לדין, הם יועמדו לדין. אתה מכיר את עמדותי, ולא אחוס על אף שוטר שעשה דבר עבירה.

צריך לשמוע את כל הסיפור ולתת למח"ש לחקור את הדבר.

תודה. אנו ממשיכים, חברי חברי הכנסת. שאילתא 211 של חבר הכנסת חיים אמסלם, לפרוטוקול. שאילתא 154 לא? תיכף. לשתיהן אותה תשובה. אדוני, כבר ענית.

ביום ט' בתמוז התשס"ט (1 ביולי 2009): פורסם כי שכונת רמת-שלמה בירושלים סובלת בתקופה האחרונה מגל של גנבות,

רצוני לשאול: 1. האם ידוע על כך למשטרה?

(לא נקראה, נמסרה לפרוטוקול) חבר הכנסת חיים אמסלם ביקש לדון בפרסום על גל גנבות בשכונת רמת-שלמה

נענה, ואחר כך נחזור לשאילתא מס' 154. אני מודה לך,

בתמוז התשס"ט (1 ביולי 2009): לדברי משטרת ירושלים, שוטרי הרשות הפלסטינית מורשים לפעול בעיר. מאות אלפי ערבים מתגוררים ללא היתר על אדמות יהודיות פרטיות והמשטרה

אנשי הרשות חמושים, ולא להיכנס פנימה.

מה שמצופה משוטר שנתקל בדבר הזה, חייב לנקוט פעולה, כלומר לעצור אותו ולהביא אותו לחקירה. אני לא מכיר מקרה כזה, שאדם שנראה חמוש ושוטר התעלם ממנו. אני שומע את זה בפעם בראשונה. אם יש לך דברים שאתה רואה, שאתה יכול להצביע עליהם, אני מוכן לבדוק את זה, אבל אין אפשרות לנוע בתוך מזרח-ירושלים חמושים. זה דבר בלתי נסבל. תודה לאדוני השר. חבר הכנסת אזולאי, אנחנו חוזרים לשאילתא שלך, שאילתא מס' 154: פינוי מבנה תורני ללא התראה. ביום י"ח בסיוון התשס"ט (10 ביוני 2009): פורסם כי מבנה,

של ישיבת "דרכי-יוסף" בשכונת תל-ציון נהרס ללא כל התראה.

מג"ב והיס"מ שהרסו את המבנה הודיעו לרב גץ שיש לו כמה דקות לפנות את המבנה. רצוני לשאול: 1. האם נכון הדבר? 2. אם כן, מדוע נהרס המבנה ללא כל התראה? 3. מדוע לא

נשלחה הודעה מרמ"ס התחנה של משטרת בנימין לסגן ראש מועצת מטה בנימין, ובה רשימת המבנים אשר כנגדם צפויה להתקיים פעילות הריסה. מטרת המכתב היתה ליידע את הגורמים הרלוונטיים לגבי הצו על מנת שיכירו בו, ומתוך שאיפה לכך שיהיה שיתוף פעולה מצדם, תוך הידברות לפני ובמהלך ההריסה עצמה. פינוי המבנה נשוא השאילתא שבו מדובר, לא בוצע בשלב ראשוני, ועל כן בתאריך 27 בנובמבר 2008 נשלחה הודעה נוספת מתחנת משטרת בנימין לסגן ראש המועצה, שתוכנה דומה לראשונה. לקראת ביצוע ההריסה, בתאריך 25 במרס 2009, נערכה פגישת עבודה בנקודת המשטרה בפסגות, עם רב הישיבה דאז, הרב יצחק לופליאנסקי, ובה הוסבר לו על צו ההריסה הקיים ועל כוונת המינהל האזרחי לבצע את ההריסה בזמן הקרוב. בתאריך 21 במאי 2009, כעבור ימים מספר,

לאחר שהוסבר לרב החדש של הישיבה על קיומו של הצו. נציגי המינהל הסבירו לרב את פשר הנושא, וחדר האוכל פונה ברגישות על-ידי סבלים של המינהל האזרחי. בסיום ההליך נהרס הקרוון.

שאלה נוספת לחבר הכנסת אזולאי?

תודה לך. אדוני השר, אנחנו ממשיכים לשאילתא מס' 243 של חבר הכנסת אמנון כהן שנמצא כאן: נערה הרתה לנער שאנס אותה. ביום ט"ז בתמוז התשס"ט (8 ביולי 2009): פורסם כי נערה הרתה לנער בן גילה שאנס אותה.

מקרה נוסף של אלימות בקרב גילאים צעירים מאוד. רצוני לשאול: 1. האם רישומי המשטרה מאשרים שמספרם של הקטינים המידרדרים לעבריינות הוא במגמת עלייה? 2. מה עושה המשטרה בנושא? אדוני השר, בבקשה. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, חבר הכנסת אמנון כהן ביקש לדון בפרטים שלפיהם נערה הרתה לנער בן גילה שאנס אותה.

שינוי ביחסה של המשטרה לבני נוער הנושאים סכינים. משנת 2005 יחידות השטח פועלות ביתר נחרצות לעצור ולפתוח תיקים לכל עבריין נושא סכין, ולפתוח תיקים לכל עבריין כזה, במידה שנמצא ברשותו, אף אם העבירה הזאת לא נלוותה לעבירות אחרות. בנוסף, קבעה הנחיית היועץ המשפטי לממשלה, כי עובדת היות העבריין קטין לא תהווה סיבה המצדיקה התייחסות מקלה. במישור המניעתי, הרצאות של קצינים ועובדי מחלקת הנוער של המשטרה בבתי-הספר וגם להורים, הפעלת תוכניות טיפול מיוחדות המתמקדות באוכלוסייה מיוחדת כגון עולים, הגברת נוכחות סמויה וגלויה במקומות המועדים לפורענות. דבר נוסף, יחידות הנוער במשטרת ישראל מקיימות הערכות מצב ייחודיות לקראת יציאת הנוער לחופשת הקיץ. היערכות זאת כוללת מיקוד פעילות יחידות הנוער באזורים שהוגדרו כמוקדי פשיעה אלימים, לרבות מתחמי בילוי, פעילות בלשי הנוער בעיקר בשעות הלילה ודגש בעיקר על סופי שבוע. מיקוד בעבירות האלימות, נשיאות סכין, סמים ואלכוהול.

תודה לאדוני השר. שאלה נוספת לחבר הכנסת אמנון כהן? אדוני רכז סיעת ש"ס, אני מבין שאתה רוצה לקבל צו אדום. תודה. תודה, כבוד השר, על התשובה המנומקת. כבודו התייחס רק לאלימות הכללית של בני נוער, ובנושא של אונס שקורה, הייתי רוצה לדעת אם יש עליית מגמה בתחום הזה בין בני נוער, בנושא של אונס וכל הדברים האלה, והאם בתחום הזה יש לנו איזשהו אמצעי של הסברה. אולי גורם לזה האינטרנט, אולי כל מיני גורמים אחרים. כבודו התייחס לאלימות כוללת. אני מתייחס ספציפית למקרה שהיה, אם יש עוד מקרים כגון אלה, מגמת עלייה,

כל הסיפור הזה. אמרתי בתחילת דברי, חבר הכנסת כהן, שמאחר שהוצא צו איסור פרסום, לא

אני מתחייב להעביר לך בנפרד.

תודה לשר. אנחנו ממשיכים לשאילתא מס' 251 של חבר הכנסת אחמד טיבי, לפרוטוקול. ביום ח' באב התשס"ט (29 ביולי 2009): לאחרונה חלו שינויים בנהלים של המעבר במחסום קלנדיה, וחיילי צה"ל מכריחים זקנים, נשים וילדים לרדת מהאוטובוס לצורך מעבר במחסום. הדבר שגורם סבל רב לאנשים,

רצוני

ולכן לא ניתן לספור מקרים הדומים לאירוע נשוא השאילתא.

שאלה נוספת לחבר הכנסת אמסלם?

אם כך, אנחנו עוברים לשאילתא מס' 265 של חבר הכנסת אורי מקלב: טיפול בית-המעצר בירושלים בעצורים ובקטינים.

כ"ג בתמוז התשס"ט (15 ביולי 2009): בסוף השבוע שעבר עצרה המשטרה כ-60 איש, ביניהם קטינים, חלקם מבלי שנמסרו הודעות למשפחות. חלק מהעצורים ששוחררו בהוראת שופט עוכבו יותר משש שעות. ניסיון המשפחות ליצור קשר עם בית-המעצר עלה בתוהו. רצוני לשאול: 1. מדוע נמנע מהעצירים להודיע למשפחותיהם על דבר מעצרם? 2. מדוע שוחררו הקטינים רק ב-02:00? 3. מדוע הקצין התורן לא השיב למשפחות,

כלפיו? בבקשה, אדוני השר. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, חבר הכנסת אורי מקלב ביקש לדון בטענה על כך שבמהלך סוף השבוע הראשון של חודש יולי בוצעו מעצרים של כ-60

אם היתה לי אפשרות לשאול כמה שאלות הייתי שואל כמה שאלות, אבל רק על תשובה מס' 2, הרי העצורים משתחררים כבר לאחר החקירות, למה לוקח שש-שבע שעות, ולא סתם שש-שבע שעות, אלא שעות לילה, לשחרר עצורים? אנחנו לא מדברים על כך שלא הסתיימה חקירתם, אם לא הסתיימה חקירתם לא היו מביאים למעצר, שוחררו על-ידי בית-המעצר, אני לא מכיר הליך שבו אחרי שחרור מבית-המעצר, אחרי שחרור של שופט עדיין ממשיכים לחקור, ואני יודע שלא חקרו אותם.

תודה. אני אישית, לא כתבתי את זה בשאילתא, טלפנתי לבית-המעצר, וגם לא קיבלתי תשובות להורים מודאגים ב-01:00 וב-02:00. היו לי טריקות טלפונים מהקצין התורן או מהקצינה התורנית. תודה. חבר הכנסת מקלב, אני אומר, כפי שאני מכיר את האירוע וכפי שדווח לי: מי ששוחרר על-ידי בית-המשפט, או מי שנחקר ולא היה עצור במעצר, שוחרר. מי שהמשיכו להחזיק בו, זה כנראה מעומס עצורים שהיו שם. אם יש אדם כזה או אחר, או אנשים שהיו חשודים ונעצרו וסתם החזיקו אותם, אתה יכול לתת לי שמות, אני אבדוק אותם עניינית, שמית, כי היו קבוצות גדולות של עצורים. אתך דיברתי על אותן התפרעויות שהיו, ואני אומר שוב: נקודתית אפשר לבדוק את זה, אבל להגיד שסתם הוחזקו אנשים שלא תחת חקירה או תחת צו בית-משפט, לא כך הדבר. אם יש שמות, תביא לי.

תודה לשר. אנחנו ממשיכים לשאילתא מס' 270, של חבר הכנסת אריה ביבי, לפרוטוקול. ביום כ"ג בתמוז התשס"ט (15 ביולי 2009): בבני-ברק, שבה 170,000 תושבים, יש נקודת משטרה שמנוהלת על-ידי רב-פקד שאינו נמצא, נקודה וירטואלית. בגבעתיים, שבה 70,000 תושבים, יש תחנת משטרה. רצוני לשאול: 1. מה ייעשה לתיקון המצב? 2. מדוע נוצר מצב כזה בעיר כה

שאלה נוספת לחברת הכנסת זועבי? תודה. אנחנו ממשיכים לשאילתא מס' 282, של חבר הכנסת חיים אמסלם: מעצר כנקמה. אדוני, בבקשה. חבר הכנסת חיים אמסלם שאל את השר לביטחון פנים ביום

נזרקו על שוטרים חפצים מגג ישיבת "קול תורה" שברחוב הפסגה בירושלים. כעבור כמה שעות פשטו עליה שוטרים, העירו תלמידים משנתם ועצרו אותם בלי לאפשר להם להתלבש. השוטרים אמרו שזהו מעצר "למען ישמעו וייראו".

בבקשה. אדוני השר, תודה על תשובתך. מהנתונים שבידי, ושכרגע שמעתי את אישורם מחבר הכנסת מקלב,

מאותה ישיבה נזרק מגג הישיבה, אבל כשהשוטרים הגיעו הם פינו את כל הקומה, קומה שלמה של תלמידים.

עם תלמידים שישנים, כי השוטרים נכנסו וראו אותם ישנים בפיג'מות, שוכבים במיטות, האם היה מן הראוי להתנהג בצורה כזאת? חבר הכנסת אמסלם, אני לא מכיר את האירוע. אני מסתמך על הדיווח של מחוז ירושלים. אם יש גרסאות סותרות, אני מוכן לבדוק בשנית. כפי שאני מכיר את משטרת ירושלים, אמינה עלי התשובה, ואם אתה טוען שהדברים היו אחרת ויש עדויות, אני מוכן לערוך בדיקה, ולא אכפת לי להביא את העדויות החדשות, כפי שהן מצטיירות היום, מפי השמועה.

מפי האנשים שהיו בשטח, הדיווח של מי שהיו עדים לאירוע, לכן אנחנו צריכים להיות זהירים. אני אומר את זה לכולנו. אם אתה מעוניין להעמיק את החקירה, ואנשים מוכנים לתת עדויות, אני מוכן להעמיק את החקירה.

תודה לשר. שאילתא מס' 284, של חבר הכנסת אורי מקלב: שחזור אירוע בשבת. אדוני השר, בבקשה. חבר הכנסת אורי מקלב שאל את השר לביטחון פנים ביום א' באב התשס"ט (22 ביולי 2009): בליל שבת האחרון נדקר צעיר בקטטה ביישוב החרדי מודיעין-עילית, והמשטרה עצרה חשוד. בשבת הגיעו שוטרים מלווים בחשוד וביצעו שחזור, כולל הסרטה, תוך חילול שבת.

לשאול:

התושבים? 2. האם היתה דחיפות לקיים את השחזור בשבת? 3. מה ייעשה כדי שלא יקרו מקרים מסוג זה בעתיד?

כנסת נכבדה, חבר הכנסת אורי מקלב ביקש לדון במקרה שבו בוצע שחזור, תוך חילול שבת, של אירוע

חבר הכנסת מקלב, אנחנו מדברים באירוע חמור מאוד, קשה מאוד, שאם לא היינו מבצעים את השחזור, זה פשוט היה לא נכון.

שאלה נוספת לחבר הכנסת מקלב. תודה רבה, אדוני השר.

מטבע הדברים, הרגשה קצת לא נעימה, ששאילתות שמוגשות לפני כחצי שנה,

והיום אנחנו עונים על זה, היתה פגרה בדרך,

יש לי שאלה אחת, שיכול להיות שהיא תשובה לכולם.

שרוב השאילתות הן של נציגים חרדים, וגם אלה שהם לא נציגים חרדים, כמו חבר הכנסת לוין, אז הוא כבר מדבר גם כן על צעיר חרדי, וגם חבר הכנסת ביבי שואל שתי שאילתות גם על תחנת משטרה בבני-ברק. אם היתה תשובה אחת טובה לכול, ואני יודע שאתה רוצה לענות תשובות ואני יודע שאכפת לך מזה שאנחנו כל הזמן עומדים באיזשהו חוסר אמון, הנתונים שבידינו, והרבה יותר מנתונים, הם אחרים ממה שאומרים לנו פה. אנחנו מרגישים שזה יחזור על עצמו כל זמן שלא נראה טיפול הרבה יותר עמוק, כי לא כל החרדים אותו הדבר, ואי-אפשר לעצור סתם אדם בגלל שהוא דומה למישהו. מה השאלה, אדוני? הסברת את עמדתך יפה. השאלה היא אם השר יחשוב למנוע אי-נעימות של כל כך הרבה שאלות של נציגים חרדים בטיפול כולל.

אנחנו ממשיכים לשאילתא מס' 293 של חבר הכנסת מיכאל בן-ארי: חקירת פקח שנחשד בדריסת מתיישב.

חבר הכנסת מיכאל בן-ארי שאל את השר לביטחון פנים ביום ח' באב התשס"ט (29 ביולי 2009): על-פי תלונה שהוגשה למשטרה, פקח מהמינהל האזרחי דרס

אני לא עורך-דין. אני יודע, אז בוא נאפשר לחקירה להסתיים. התיק עדיין בחקירה.

שאילתא מס' 294 של חבר הכנסת ציון פיניאן, לפרוטוקול, כיוון שחבר הכנסת לא נמצא כאן. חבר הכנסת ציון פיניאן שאל את השר לביטחון פנים ביום ח' באב התשס"ט (29 ביולי

מדור חקירות במשטרת ישראל מתייחס באופן רציני ומקצועי ונבחנת בו כל פנייה המגיעה לידיעה הקשורה לפגם כזה או אחר שנפל בהליך המעצר. בכל מקרה שבו נמצא פגם כזה בהליך המעצר מופצים מיידית הלקחים שנלמדו והנחיות לביצוע לכלל יחידות החקירה במשטרה ובשטח. חבר הכנסת גדעון עזרא, שאלה נוספת, בבקשה.

כל הכבוד לך, יש לך פה כמות שאילתות בלתי רגילה. בהזדמנות זו אני רוצה לשבח את עבודת המשטרה על פענוח הפרשייה בראשון-לציון. כל הכבוד למשטרת ישראל. תודה.

תודה, אני מאוד מעריך את זה. השר לביטחון פנים לשעבר, אתה יודע כמה עבודה הושקעה בזה. וכן לכל חברי הכנסת שנמצאים פה.

היית שותף, אז ההצלחה גם לך וגם לממשיך. אנחנו מגיעים לשאילתא מס' 328 של חברת הכנסת חנין זועבי: ביקור קרובי משפחה אצל אסירים ביטחוניים. זו השאילתא האחרונה. בבקשה, אדוני השר. חברת הכנסת חנין זועבי שאלה את השר לביטחון פנים ביום

ביקור קרובי משפחה מדרגה שנייה אצל אסירים ביטחוניים. האיסור הוטל על כלל האסירים ולאחרונה בוטל לגבי אסירים רגילים ונשאר לגבי ביטחוניים.

1. מדוע הוטל איסור על ביקור קרובי משפחה מדרגה שנייה אצל אסירים? 2. מדוע עודנו קיים על אסירים ביטחוניים? 3. מתי יבוטל האיסור? אדוני היושב-ראש,

קרובי משפחה מדרגה שנייה שהוטל על האסירים הביטחוניים.

הרשימה היתה ארוכה, אנחנו אומרים את זה לאלה שהעירו, כי היתה פגרה. כפי שאני מכיר אותך, כל שאילתא וכל פנייה אליך נענות במהירות, וזה הזמן להודות לך. חברי, חברי הכנסת, תם סדר-היום. הישיבה הבאה, ביום שלישי, ט"ז בחשוון התש"ע, 3 בנובמבר 2009, בשעה 16:00. ישיבה זו נעולה.